אנחנו מקיימים דיון שבו נסקור את פעילות ועדת הבריאות של הכנסת העשרים-וארבע. קודם כול אנחנו מתנצלים על האיחור בפתיחת הדיון. הרבה אנשים טובים שהיו כאן נאלצו לעזוב. אבל רק אקדים ואומר שהיה לנו דיון בנושא האלימות כלפי צוותים רפואיים בבתי חולים ובכלל במערכת הבריאות ואנחנו לא נעבור על זה לסדר היום. הקדשנו לזה את מיטב הזמן שהיה צריך, ויש לנו עכשיו כבר התקדמות מול כמה משרדים און-ליין ואנחנו מנסים לראות מה אפשר לעשות גם במליאה היום כדי לקדם חקיקה כזאת או אחרת. אני חייבת לומר שנפלה בחלקנו הזכות זו זכות גדולה מאוד שהצלחנו להביא בכנסת העשרים-וארבע שתהיה ועדת בריאות סטטוטורית עצמאית, לפצל אותה מוועדת העבודה והרווחה. חשבתי שנכון להקים ועדת בריאות, גם אחרי שנתיים של קורונה וגם כמי שבאה מתוך מערכת הבריאות שמעסיקה המון מאוכלוסיית מדינת ישראל, מן האזרחים, גם כצוותים רפואיים, גם ככוחות עזר. כל מי שפוגש במערכת הזו ברגעים הקשים יותר שלו, שבאמת שם נדרשת החמלה הכי גדולה מדוע שבסופו של דבר בית המחוקקים לא ידבר בריאות? מדוע לא יהיו בו חברי כנסת שמתעסקים בבריאות אלא מיעוט, וצריך לומר: מיעוט קטן? הרבה יותר קל ואולי פשוט וגם אולי הרבה יותר מקבל הד תקשורתי לצייץ על ריבונות ומשילות או על הרבה דברים אחרים שקשורים לבית המחוקקים ומקבלים במה. אבל דווקא הנושא הזה, שנדחק המון שנים לקרן זווית, ביקשנו להביא אותו לקדמת הבמה, וצריך לומר: לקדמת הבמה הציבורית והפוליטית. הבית הזה הדהד המון נושאים שהיו חשובים ציבורית ושלא ויתרנו עליהם. אז קודם כול אני גאה ושמחה על כך שבתוך אותם הסכמים קואליציוניים זה היה המקום שלי לעמוד על הרגליים האחוריות ולבקש ועדת בריאות. צריך להודות שבאמת הסכימו ובאו לקראת ושיתפו אתנו פעולה. אני זוכרת את הימים הראשונים, גם מול יושב-ראש הכנסת וגם מול הצוותים של הקואליציה והאופוזיציה, וצריך לומר: גם מול היועצות המשפטיות שלא הבינו מאיפה בא הרעיון הזה ולמה צריך אותו בכלל ונעמדו על הרגליים האחוריות כדי שלא נפריד את ועדת הבריאות מוועדת העבודה והרווחה וטענו שזה לא נכון, וטענו שאולי זה ייצור אי-סדר בתוך המערכת ושאולי לא תהיה לוועדה הזאת מספיק עבודה ונפח. אני חושבת שלא היה יום אחד של דיונים שלא ניצלנו אותו מתחילתו ועד סופו. באמת צריך להגיד תודה שהסכימו להביא את זה, ובסופו של דבר ליישם את ההחלטה הזו של הממשלה ושל ההסכמים הקואליציוניים ובאמת לפתוח כאן את ועדת הבריאות. אני חושבת שזה הוכיח את עצמו, בטח בשנה הזו, שיש מקום לוועדת בריאות בכנסת. יש לי האמונה שלעד תישאר ועדת בריאות בכנסת והיא לא תאוחד בחזרה, למרות שזו הייתה הוראת שעה לכנסת הזו, אבל יש לי תחושה שהיא כבר תקבל את הבמה המגיעה לה. הבמה הזאת היא לא רק בזכותי. היא בזכות כל השותפים שנמצאים כאן מסביב לשולחן, שזה גם המשרדים ובעיקר גם חברי הכנסת שהם חברים בוועדת הבריאות: חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר יעקב ליצמן, חבר הכנסת אלון טל שגם ניהל ועדת משנה יפה מאוד כאן ונתן במה לנושאים שכמעט ולא דיברו עליהם בכנסת, ועוד חברי כנסת שלא כולם נמצאים כאן אבל אנחנו כבר אחרי פיזור. נעבור אליכם, חברי הכנסת. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה. האמת היא שדווקא בשנים האחרונות הוכח שיש צורך בוועדת בריאות עצמאית וסטטוטורית, וטוב שהיא התקיימה. נדונו בה הנושאים החשובים ביותר לציבור בהקשר של הבריאות, בריאות הציבור,

משרד הבריאות, בתי החולים. אנחנו גם העברנו כמה חוקים שהוכנו באמצעות הוועדה. לאחרונה אני זוכר את חוק הדימות בנוגע לטכנאי רנטגן, הסדרת העיסוק. גם לפני שבוע העברנו את חוק עוזרי רופא, שהוא חוק חשוב של משרד הבריאות. דנו בנושא מכשור רפואי, CT scan לפריפריה. דנו בנושא מוקדי החירום, בקיצור תורים, בסל הבריאות, בקאפ ששיגע את הוועדה ואת המשתתפים בדיונים ואת מנהלי בתי החולים. דנו בנושא מיטות האשפוז ותקציבים למערכת הבריאות. ובעיקר, כפי שהיה הדיון לפני שעה קלה, דנו באלימות כלפי צוותי רפואה. דנו בתוכנית הבריאות לשדרוג החברה הערבית בנושאי השמנה ועודף משקל ועישון. יש החלטה חשובה של משרד הבריאות בנושא תוכנית החומש לקידום הבריאות בחברה הערבית, 650 מיליון שקל. זה לא הרבה לחמש שנים אבל זה חשוב. אני רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה שניהלה את הדיונים והעלתה את הנושאים החשובים הללו. תודה רבה ובהצלחה לשאר החברים. חשוב לציין, נמצא כאן שר לשעבר, חבר כנסת לשעבר שהיה שר הבריאות. אני עבדתי מולו. ליצמן, אני רוצה להודות לך על חוק מלפני שמונה או תשע שנים בעניין הסדרת העיסוק במקצועות הרפואה: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, דיאטה וכולי. הפקידות של משרד הבריאות התנגדה אז והם הגיעו לכאן לפני הקריאה השנייה והשלישית והיה פקיד בכיר שניסה לסכל את החוק. סגן השר דאז, קוראים לו ליצמן, הכריע בניגוד לעמדה של הפקידות. החוק הזה עוזר מאז לאלפי אנשים במקצועות הללו, ועליו נבנו עוד תיקונים והסדרת מקצועות אחרים. אני מצטרפת אליך לברכות. לשר הייתה מדיניות לגבי נושאים מסוימים: הסדרת מקצועות, מכשור של MRI ו-CT, לפרוס אותם, טיפולי שיניים מדיניות של נושאים שבהם הוא התמקד ואותם הוא קידם, וראינו אותו בשטח. אפרופו טיפול שיניים, אתה גם עזרת לי להעביר חוק טיפול שיניים חינם לחולי שיתוק מוחין, פרט לרפורמה שלך שעברה לטיפול שיניים חינם לילדים. זו הייתה רפורמה חשובה. אני לא רץ לכנסת הבאה... בסדר, אנחנו מפרגנים גם כך, לא רק בענייני פריימריז. אנחנו נעזור גם למי שירצה להתפרנס. מותר לפרגן ומגיעה לך תודה, מכובדי.

אני רוצה לומר שכשר אתה הגעת לוועדה כל הזמן, גם כשזו הייתה ועדת הבריאות, העבודה והרווחה. אני ראיתי את זה גם מבחוץ כמי שעבדה

הרגשנו את הנוכחות של השר בתוך המערכת, שזה היה מאוד מאוד חשוב. צריך להודות על דברים שעלו לכותרות והיו עבודה בשטח הלכה למעשה. כל שר בוחר במה להתמקד, מה הנושאים שחשובים לו, אבל מיקוד הוא דבר חשוב. בכלל חזון ומדיניות של משרד זה דבר חשוב מאוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, שאני חייבת לומר באופן אישי שהיא גם חברה טובה, גם מגיעה מתוך מערכת הבריאות. גם ניהלת כאן דיונים, גם הוספת לנו הרבה מן הידע שלך. טטיאנה הגיעה אתנו כמעט לכל הסיורים בשטח, למדה אתנו. בסוף אין טוב ממראה עיניים בתוך מערכת הבריאות. אז תודה לך על הנכונות, על המאמץ, על ההשתתפות וגם על קידום חקיקה של בריאות בפועל הלכה למעשה בצורה מדהימה ותמיד, צריך לומר, בנועם, בעוז ובענווה. תודה רבה, עידית, היושבת-ראש היקרה. הייתה לנו שנה מורכבת אבל שנה טובה. קודם כול, אני שמחה שהפכתי להיות חלק בלתי נפרד מוועדת הבריאות. זאת הקדנציה הראשונה שלי בכנסת ואני שמחה שדווקא בקדנציה הזאת את הצלחת להשיג הקמת ועדה עצמאית, ועדת בריאות שתעסוק רק בענייני בריאות. לא הספקנו לגעת בכל הנושאים, היו הרבה נושאים, אבל ניסינו, ואת ניסית ויזמת, ואנחנו יזמנו וניהלנו פה דיונים. במהלך השנה הכרתי ביחד אתך ועם שאר חברי הוועדה את האנשים הנפלאים שפועלים במערכת הבריאות. עבדנו ביחד עם משרד הבריאות ועם הגופים האחרים שפועלים למען בריאות הציבור במדינה היפה שלנו. במהלך השנה ביקרנו ביחד ואני הכרתי לעומק כמעט את כל המרכזים הרפואיים בפריפריה והתגייסתי לפעול למען הפריפריה. יזמתי הצעת חוק לקידום שירותי רפואה באילת. הסתובבתי מקריית שמונה ועד אילת.

שהייתה חשובה לך מאוד הפריפריה ושמנו על זה דגש במיקוד של חלוקת המכשירים הרפואיים והתעקשנו גם על אילת. נכון. כאשר הסתובבתי בין קריית שמונה ואילת תיכף אתייחס גם לחלוקת המכשירים בקריית שמונה היה לי חשוב לפעול למען המשך פעילות של מוקד רפואה דחופה. הייתה החלטת ממשלה ב-2018 לתקצב מוקד למתן שירותי רפואה בשעות שבהן מרפאות קופות החולים סגורות. התקציב נגמר השנה בחודש אוקטובר. פעלתי רבות מול משרד האוצר ומשרד הבריאות והבוקר התבשרנו שבקריית שמונה יקבלו 1.5 מיליון שקל להמשך הפעלת מוקד לרפואה דחופה. זאת בשורה חדשה שעדיין לא כולם מכירים. ביקרתי גם בבית חולים העמק. אני מצדיקה את המאבק של מנהלי המחלקות, שמענו אותם גם היום, ולא אשאר אדישה. אני מקווה שנוכל לקדם ביחד את הפיתוח של בית החולים וננסה להוציא אותם מן המשבר העמוק שהם נמצאים בו. הכרתי אנשים שעובדים לילות כימים ומצילים חיים, הן בשכר והן בהתנדבות: רופאים, עובדי סיעוד, טכנאים רפואיים, פרמדיקים, עובדים במינהל הרפואי, רוקחים. הגשתי גם הצעת חוק להחמרת ענישה בגין תקיפה של עובדי מערך בריאות. אציין גם עכשיו שהתיקון שלי להצעת החוק היה בהוספת הגדרה מי הוא עובד מערך בריאות. עד היום החוק התייחס למעניק טיפול ועובד חירום בעת מתן טיפול. התיקון שהצעתי מכניס תחת ההגדרה הזאת את כל העובדים, גם עובדי מינהל,

וטרינרים וכל העובדים במרכזים רפואיים. התגייסתי לפעול למתן שירותי בריאות ורפואה בפריפריה וכבר באישור תקציב 2021 2022 התערבתי במספר סעיפים שקובעים את נהלי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים. בדיונים שנערכו בדיוק לפני שנה דרשתי לתקן את נוסח הסעיף לגבי איחוד תקרות ורצפות של בתי חולים שנמצאים בקרבה גיאוגרפית. כך למשל שמרנו על בית חולים בני ציון בחיפה.

חשוב. התקשרתי והייתי בשיחות עם משרד האוצר. אנשים לא מבינים עד כמה בקאפ יש הרבה מאוד רכיבים קטנים ומשמעותיים. אנחנו פשוט פירקנו פה את הקאפ לגורמים, צריך לומר, וחיברנו אותו מחדש בצורה טובה שמספקת גם את הקהילה וגם את בתי החולים. הראינו לראשונה שלא תמיד האחד צריך לבוא על חשבון השני. זה אחד הדברים הכי חשובים, כי תמיד במערכת הבריאות הרגילו אותנו שהאחד בא על חשבון השני. צריך לתת גם לאלה וגם לאלה, זה רצף. זה כפי שמסתכלים על המתמחים ועל הרופאים המומחים ועל סטודנטים צריך להסתכל על רצפים ולראות בכל אחד השלמה של המערך ולא האחד על חשבון השני. אם כבר דיברנו עכשיו על שיטת הקאפיטציה, צריך לשנות אותה. יכול להיות שהיא הייתה מתאימה לפני חמש שש שנים אבל עכשיו הטכנולוגיות השתנו ואנחנו בעידן חדש. לפני שנה נלחמנו גם על הסדרה ברורה בהעברת התשלומים השוטפים לבתי חולים ציבוריים. לפי השיטה החדשה זה נעשה באמצעות העברות דרך הביטוח הלאומי. זה שינוי חשוב מאוד, ועכשיו אני שומעת משוב מבתי חולים ציבוריים שהם מקבלים כסף. בחודש מאי הם קיבלו תשלום ראשון, אבל קיבלו רטרואקטיבית החל מינואר, וזה הישג. יש פה משקל לפעילות של ועדת הבריאות, שמפקחת על משרדי הממשלה, וכל הכבוד לעידית שיזמה את קידום הדבר הזה. רוב הפערים שלנו במערכת הבריאות נוצרו וממשיכים במציאות בגלל התמחור הלא נכון של שירותי בריאות. יש פעולות שכבר אינן נחשבות נדירות ויקרות ועדיין מתמחרים אותן לפי הנתונים של פעם. אני חושבת שהגיע הזמן לעדכן את המחירון. בכל דיון אני מזכירה את זה ואני מקווה שלקראת הכנסת הבאה אנחנו כבר נאשר כאן בוועדת הבריאות את המחירון המעודכן. יש לכם עכשיו במשרד הבריאות זמן לעבוד ביחד עם משרד האוצר על עדכון המחירון הזה. רק לפני שבוע אושרו תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים). חלק מן המכשירים מזמן כבר אינם מיוחדים והם נמצאים בשימוש יום-יומי בכל המרכזים הרפואיים, בבתי חולים ובקהילה. פניתי כבר למשרד הבריאות ואני מצהירה גם כאן בסיכום פעילות הוועדה שהגיע הזמן להוציא את הרובוטים לביצוע ניתוחים מן התקנות המגבילות. נלחמתי גם ביחד עם חברי הוועדה על אישור הפעלת רובוט דה וינצ'י בבית החולים לגליל, ביחד עם עידית וחבר הכנסת אופיר כץ, לחמנו ועכשיו זה אושר בדיעבד. אנחנו לא צריכים להגיע למשברים כאלה. ההייטק המפורסם והטכנולוגיות המתקדמות בעולם הרפואה כל זה צריך לשרת את אזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים להגביל את התושבים, את תושבי הפריפריה ותושבי המרכז לקבל את השירות הזה. אני פונה למשרד האוצר, דעו שזאת האשליה: אם אנחנו כביכול חוסכים בהוצאות, אם חוסכים באי-שימוש במכשיר יקר, אבל ניתוחים שמתבצעים על פי השיטה הישנה הרבה יותר מסוכנים לבריאות של המטופלים, שמחלימים במשך תקופה ארוכה יותר ויש הרבה יותר סיבוכים אחרי ניתוחים פתוחים. זה יעלה למדינה הרבה יותר כסף. ההבדל הוא שההוצאה תירשם במשרד הרווחה ולא במשרד הבריאות. אני מציעה לא לחסוך על מכשור יקר, כן לאפשר ליישם טכנולוגיות מתקדמות בבתי חולים במדינה, גם בפריפריה וגם במרכז. באישור תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) היה לי חשוב שבתי חולים בפריפריה יקבלו רישיונות לרכישה והפעלת טכנולוגיות מתקדמות. היו שם הגדרות לפי גודל האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה. שוב, זה הדגיש את הפער בין מרכז לפריפריה. אסור להשאיר את הפריפריה בשוליים. תושבי הדרום ותושבי הצפון היו נאלצים לנסוע שעות ארוכות כדי לקבל שירות רפואי בסיסי. לקראת אישור התקנות וידאתי שבית החולים באילת מקבל גם MRI וגם CT חדש משלו. היה לי חשוב שאחד מבתי החולים בצפון יקבל אישור להתקנה והפעלה של תאי לחץ. משרד האוצר ומשרד הבריאות אישרו שהתוספות הללו נכנסו לתקנות. יחד עם יושבת-ראש הוועדה, גברתי חברת הכנסת עידית סילמן, העברנו גם חוק פרמדיקים. עבדנו קשה גם על הצעת חוק איחוד קווי חירום בלא מעט דיונים. אני מתחייבת להמשיך לפעול למען צמצום פערים בבריאות. לסיכום, אני רוצה לאחל לראש הממשלה יאיר לפיד, יושב-ראש מפלגת יש עתיד,

מפלגת השלטון הפקידה בידי את המנדט לטפל בנושא הבריאות ולקדם אותו. אני מאחלת לכולנו בהצלחה ובריאות. תודה רבה חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. אנחנו מצטרפים אליך לבקשה להשקיע משאבים בבריאות.

יש פעמים שהמעברים הללו מייצרים הזדמנות. אם תדעי לנצל את ההזדמנות הזאת ביחד עם יושב-ראש המפלגה שלך כדי להביא עוד משאבים אל תוך מערכת הבריאות, לפני שבונים כאן כנסת חדשה, לפני שעוברים הלאה, אנחנו כמובן נשמח. שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת לשעבר יעקב ליצמן, שסייע כאן באחד הדיונים המשמעותיים על איחוד מוקדי החירום וסייע לפשרה עצומה בין שני ארגונים גדולים, מד"א ואיחוד הצלה, שכל כולם גמילות חסדים, ותודה על כך, ועוד הרבה דברים שסייעת בהתייעצויות, בנוכחות בתוך הוועדה, עם הידע המוקדם שלך על פנים המערכת.

תודה גברתי היושבת-ראש. אם למישהו יש ספק לגבי ועדת הבריאות, הספק היה למה לא עשו את זה לפני 20 שנים, לא האם צריך את זה עכשיו, כי זה ברור. לדעתי במשך כל השנים הייתה צריכה להיות ועדה מיוחדת בנושא הבריאות, וטוב שיש כאן ועדה. אני רוצה לגעת בכמה נקודות על דברים שעשיתי וכמה נקודות שלדעתי עדיין מצריכות טיפול. הזכרת קודם את אילת. באילת יש את יוספטל, אבל תתפלאו לשמוע: אין שם צנתורים. לדעתי זה כמו עיר שאין בה רפואה. אם אין צנתורים וחלילה וחס מישהו מקבל התקף לב באילת,

אנחנו עשינו טלאי, ממש לא יותר מזה, מסוקים לבית חולים סורוקה.

כמעט בכל הכנסים היום נוסעים לאילת, אבל אם אין שם רפואה אז כמעט אי אפשר יהיה לנסוע לשם. צריך לחייב אותם לעשות צנתורים באילת. בסך הכול זה לא מי יודע מה ביג-דיל או עלות גבוהה. צריך לחייב את זה, ואני מקווה שתערכי דיון על הנושא הזה. היינו אמורים להיות ביום חמישי האחרון באילת, למשך יום שלם של הוועדה באילת, אך לאור פיזור הכנסת דחו לנו את זה. כולם כאן כבר הזמינו טיסות אבל בעזרת השם אנחנו ניסע. אנחנו שם מחר. אני רוצה להגיד כמה כותרות. הגמרא אומרת: "הרוצה לאבד ממונו", להפסיד את הכסף שלו, "ישכיר פועלים ואל יעמוד עמהם", שישכור עובדים אבל שלא ישגיח עליהם. במה דברים אמורים? לדעתי התפקיד של שר הבריאות הוא לעשות ביקורי פתע בבתי החולים בלילה, כאשר כולם ישנים הוא צריך להיות ער, צריך להגיע למקום. ברוך השם אני שמח שעשיתי את זה. זה היה הבייבי שלי בתקופתי, שערכתי ביקורי פתע. אז רואים את הרופאים, רואים את המתמחים אחרי שעובדים כבר 30 או 50 שעות, רואים אילו תיקונים צריך לעשות. לדעתי זה אחד הדברים הכי חשובים. על נושא טיפולי שיניים לא צריך לדבר, אבל לגבי טיפולי שיניים למבוגרים התחלתי עם זה, זה לא ממשיך וצריך להמשיך את זה. זה לא הרבה כסף ולדעתי צריך להמשיך בנושא הזה. הרפורמה בבריאות הנפש שעשיתי זה טוב אך לא מספיק. אחד הדברים שצריך לעשות הוא שיפוץ בתי חולים פסיכיאטריים. המצב לא טוב. בחלק מבתי החולים התחלתי, עשיתי, אבל לא הגעתי לכולם, לא היה לי כסף. התקציב בבתי החולים הציבוריים כפי שהזכרת קודם, בשבוע שעבר נכנס כסף באופן חלקי לבתי החולים הציבוריים. יש שביתת רופאים, תהיה עוד מעט, זה חייב להיות, ואז תהיה העלאה בשכר. גם זה מגיע להם, אין לי בעיה עם זה, אחיות ורופאים. אבל בו בזמן שבבתי החולים הממשלתיים הממשלה מכסה, בבתי החולים הציבוריים אף אחד לא מכסה, וההעלאה חלה על שניהם באותו אופן. לכן צריך לדעתי, התחלתי בזמנו לפעול שיקבלו תקציב, הגעתי להסכם עם ראש הממשלה דאז נתניהו, שיעלו את מס הבריאות בעוד חצי אחוז, זה יביא 5 מיליארד שקל, שחלק ילך גם לזה. זה טעון טיפול. הנושא הבא הוא שזכיתי להגדיל את סל התרופות מ-300 ל-500

היום זה 550 מיליון שקל.

צריך לפחות עוד 200 250 מיליון שקל. לדעתי עם מה שהזכרתי קודם על העלאת מס בריאות בעוד חצי אחוז, יש שם את הכסף ואפשר להגיע לזה. בתי החולים בנצרת ביקרתי. אני לא זוכר אם איזה שר ביקר בהם לפניי אבל אני ביקרתי שם. נתתי להם צנתור, נתתי להם MRI, על אף שלפי הכללים של משרד הבריאות לא הגיע להם, אבל לא ייתכן שלבית חולים

לא יהיה את זה. אתה הגדרת שלכל בתי החולים הציבוריים שמשרתים את הציבור צריך להיות MRI, זאת הייתה ההגדרה שלך.

כאשר נכנסתי לתפקידי היה רישום שב-OECD יש תשעה MRI. כאשר ראיתי את זה התחלתי לבדוק והתברר לי שיש בתי חולים שיש להם אפילו חמישה, בגנבה, למחקר, לכל מיני דברים. קודם כול הצעתי להם שכולם יגלו מה יש להם ואני אכשיר להם. ואז לא כולם גילו, חלק כן ואז עשיתי הכשרה. אין סיבה בעולם ש-MRI יצטרך להיות פר אוכלוסייה מסוימת. זה טרף, זה פסול, אסור שיהיה דבר כזה. צריך לתת MRI למי שרוצה, ו-CT למי שרוצה. אפשר לעשות את זה חמישה בבתי חולים, אפשר לתת לכל קופות החולים. עוול בכלל שזורקים אנשים מבתי חולים, ואני לא מדבר על כך שמקבלים תור בעוד חמישה חודשים. בינתיים זה פיקוח נפש. אלה הדברים שצריך לבצע. בכל פעם שלחצתי זרקו לי עוד כמה מכשירים, אבל זה לא פתרון. צעקתי נגד זה אבל בינתיים לא הצלחתי. אני מבקש שהוועדה תקיים עוד דיון בנושא. היה כבר דיון כזה בוועדה, אבל צריך להתקדם. היום MRI זה כבר קטן, יש כבר MRE, יש עוד דברים חדשים, ואני לא מדבר על רובוט ועל כל הדברים החדשים שיש. אין שום סיבה בעולם שבכל בתי החולים לא יוכלו להכניס את מה שהם רוצים. צריך לשכלל את הרפואה. הדבר האחרון שאני רוצה להזכיר הוא סימון אדום על האוכל, גם זה דבר שעשיתי. זה הצליח מאוד, מעבר למה שחשבתי. אני לבד הולך למכולת וקונה ואני רואה שאנשים מסתכלים ומחזירים מוצרים למדף, אז סימן שזה הצליח. צריך להמשיך בזה. היה לי מאבק עם הגדולים, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל לגבי אוכל מוכן יש מי שניהלו נגדי מלחמה בפועל, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים. לדעתי גם הג'אנק פוד, את האוכל הזה שקונים בחנויות האלה, לא משנה מה השם של זה, אם זה בורגר או מקדונלדס או בורגר ראנץ',

למשרד הבריאות הבטחתי ולא הספקתי

ביקורת על האוכל. אפשר לבדוק את האוכל שלהם, אם זה אדום או לא אדום. לדעתי 80% מן האוכל המוכן הוא אדום. תודה רבה ותודה על הדיון. תודה רבה לשר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר ליצמן. ביקשו שאספר כאן סיפור על מה שהיה לי. שמרתי את זה במשך כל השנים בסוד ולא סיפרתי, אספר על זה עכשיו. כאשר רציתי שיהיו טיפולי שיניים

לילדים הייתי סגן שר וקראתי להנהלה. הנוהל, המחיר נקבע כך: כמה זה טיפול שורש, זה היה קל, ואחר כך יורדים לטיפול רגיל וצילום וביקור. בקיצור, בישיבת ההנהלה הביאו לי פרטים שטיפול שורש לפי הסבסוד שאני הולך לעשות צריך לעלות 80 שקל. התפלאתי, זה יקר, על אף שאז זה עלה אלפי שקלים בשוק החופשי. אבל בסדר, 80 שקל. שאלתי את כל אחד: כמה זה עולה?

במהלך הישיבה מישהו העביר לי פתק בסוד שיש להנהלה מחיר אחר ולא מגלים אותו. ואז שאלתי את כולם עוד פעם: 80 שקל?

אמרתי: אתם שקרנים, קמתי ונכנסתי לחדרי וסירבתי לשבת איתם. אז המנכ"ל היה רוני גמזו.

נכנס לחדרי ואמר לי שרוצים לחזור בתשובה, לגלות לי את המחיר האמיתי. היות ורציתי שיהיו טיפולי שיניים נכנסתי שוב לחדר הישיבות. מה המחיר החדש? 40 שקל לטיפול שורש.

40 שקל? כן. אמרתי למזכירה: תרשמי בפרוטוקול, מאשרים שהולכים לעשות טיפולי שיניים לילדים וטיפול שורש עלותו 40 שקלים לפי מה שכולם מזמרים לי. אמרתי: כולכם חצופים בגלל ששיקרתם לי. זה 20 שקל. גברתי, אני רוצה להגיד לך שזה המחיר היום, 21 שקל.

שכולם יפשטו את הרגל. אף אחד לא פשט את הרגל. דבר אחד שמצריך תיקון, שהתורים עדיין ארוכים. צריך לקצר את התורים. אני מאחל לכם הצלחה.

יישר כוח על כך שאתה לא מוותר. נמצא אתנו בזום פרופ' נחמן אש, שממהר לדיון אחר ורוצה להגיד כמה מילים. פרופ'

אש, מנכ"ל משרד הבריאות, אדם שליווה את דיוני הוועדה במקצועיות, בנחישות, תמיד עם תשובות לוועדה. אנחנו מבינים שבשנה הזו היה עומס רב. בבקשה, פרופ' אש. תודה רבה, חברת הכנסת סילמן. אני ממש מתנצל שאני לא נמצא אתכם פיזית. זה בהחלט דיון חשוב מאוד ומכובד, אבל אני מודה לך על ההזדמנות לומר כמה מילים בזום. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לך ולחברי הוועדה, חברי הכנסת, על עבודה אינטנסיבית מאוד. כאשר אני מסתכל על השקף שהוצג קודם, אני לא מאמין שעברה רק שנה. בשנה הזאת הספקתם כל כך הרבה בעשייה. שנה זה לא הרבה זמן ויש הרבה תהליכים שהתחילו וצריכים להמשיך. אני מקווה מאוד שניקח אותם קדימה. זאת המשימה שלנו, לקחת אותם קדימה וליצור את ההמשכיות לאורך זמן. הוועדה הזאת, הזכרתם אותה כוועדה חדשה, נתנה במה חשובה וראויה לנושא הבריאות במדינת ישראל. אין ספק שהבמה הזאת מוצדקת וצריכה להיות ועדה מיוחדת שעוסקת בנושא הבריאות. אני בהחלט מאמין, כמוך, שזה יימשך הלאה. ראיתם את כל הנושאים החשובים שהוועדה הזאת דנה בהם. בהחלט הזמן הזה נוצל בצורה טובה מאוד. אתם הבאתם נושאים מרכזיים מאוד, שהם בליבת העשייה של מערכת הבריאות בישראל. יש פה חשיבות עצומה לדיון הציבורי, שגם משפיע בסופו של דבר על ההחלטות שלנו, על העשייה שלנו. אני מברך על כך. האתגרים של מערכת הבריאות הם רבים. חברי הכנסת הזכירו כמה מהם ויש עוד רבים, שבטח יוזכרו בהמשך הדיון. הדיונים הם לא תמיד קלים. לפעמים אנחנו חוטפים, לפעמים אנחנו מתווכחים, אבל יש חשיבות גם לעניין התודעה, שנושא הבריאות נדון בצורה כזאת, וגם לשיח בין כל הגורמים הרלוונטיים בתוך מערכת הבריאות ומחוץ לה, במערכת הציבורית, במערכת הפרטית, בקרב הספקים. כולם מגיעים לשיח בוועדה הזאת. לנו כאנשי המקצוע שמייצגים את המשרד בדיונים חשוב מאוד להביא את הצד המקצועי, גם בהיבט של לייצג את העשייה וגם בהיבט של השיקולים השונים. הרבה פעמים השיקולים מורכבים וזה בא לידי ביטוי בדיונים. לא תמיד קל לנו במרחב הפוליטי אבל זה התפקיד שלנו. אני מוכרח לומר שבדיונים שבהם אני השתתפתי, הם תמיד היו ענייניים, גם אם נאמרו דברים לא קלים. יחד עם זאת, אני קורא לוועדה להמשיך את השיח הענייני ולשמור עלינו, על הפקידים, בהיבט של ההתנהלות שלפעמים בדיונים כאלה שמתלהטים קצת חורגת. אני רוצה להודות על העבודה גם של ועדת המשנה בראשות חבר הכנסת אלון טל בנושא מאתגר מאוד וחשוב, השפעת הסביבה והאקלים. גם פה יש צורך בעשייה רבה בהמשך הדרך ואנחנו נתמקד בזה כנראה בשנים הקרובות. אני מזכיר שיש לנו נושאים שנדונים בוועדות אחרות. לפעמים יש אי-בהירות לגבי מה נדון איפה. מבחינתנו ועדת הבריאות היא הוועדה המרכזית. אני מאחל לכולם שהוועדה הזאת תמשיך בפעילותה. יש לי אפילו איחול גבוה יותר, שהוועדה תזכה לחדר נפרד. הו, נחמן, עכשיו אתה מדבר... אני רוצה להודות לך באופן אישי, חברת הכנסת סילמן. זכיתי לראות כמה אכפת לך מן המערכת, כמה את רוצה לעשות טוב. אני חושב שהצלחת להזיז הרבה מאוד דברים וסייעת לקדם את המערכת. אני מודה בשם משרד הבריאות על כל העשייה המשותפת הזאת. תודה רבה פרופ' אש. נמצא אתנו מהבוקר ד"ר צבי פישל, שחייב לעזוב וחשוב לי שנשמע אותו. הוא מייצג עולם שלם שנגענו בו בוועדה, עולם הפסיכיאטריה, בריאות הנפש. ד"ר צבי פישל, בבקשה. תודה רבה.

אמרנו כבר בדיון הראשון של ועדת הבריאות, שזה דבר שהיה חסר וטוב שהוא קיים. בדיעבד אחרי שנה אנחנו מבינים עד כמה נכון שוועדת הבריאות קיימת בצורה עצמאית. אני חושב שוועדת הבריאות אתך ועם כל חברי הוועדה נתנה את המשקל הראוי לנושא הבריאות במדינת ישראל. הוועדה מהווה שגריר של מערכת הבריאות כולה, ואגיד מהכיוון שלי, גם שגריר נאמן מאוד וחשוב של מערכת בריאות הנפש, שהקול שלה כמעט ולא נשמע בשנים שעברו, ואילו בשנים האחרונות אנחנו בסוג של מהלך, שחברנו עם אנשים טובים מאוד,

ועם כל מיני אנשים במשרד, עם שר הבריאות וכולי, כדי להוביל את מערך בריאות הנפש למקום שהוא צריך להיות בו כדי לתת מערכת טובה. בתוך השדה הזה של הבריאות הבאת את המשקל של הבריאות לא רק בפרלמנט, לא רק מול משרד הבריאות אלא גם בקהילה, גם בציבור. את דמות שנחשבת עכשיו מאוד בנושא הבריאות. האנרגיות שלך, מצד אחד, והבקיאות שלך, הידע וההתעסקות בנושא,

מביאים לכך שאת עומדת כמשקל, שהוועדה ואת בראשה עומדת כמשקל חשוב להישמע ולהשפיע מול גורמים אחרים בשדה הזה,

מול בתי החולים, מול משרד הבריאות ומול משרדים אחרים. אני שמח מאוד שהייתי שותף בתהליך הזה. יועץ.

מכיר ושומע, ואולי גם מתנגח לפעמים. את יודעת שיש מהלך אחד שאני לא שמח בו, שעשית אותו בלי תג מחיר שהוא מספיק טוב להביא יותר כסף למערכת, אבל זה בסדר. אולי זה אחד הנושאים שלמדתי, ואני חושב שצריך ללמוד, שהפרלמנט הוא פוליטי ואי אפשר להתעלם מכך לצערי. החלק הפוליטי מביא לכך שהשיקולים הם לא תמיד הכי נכונים לנו כאנשי המקצוע,

מהמשחק הדמוקרטי וטוב שזה קורה. המון תודה על השנה הזאת. אני מקווה מאוד שאת, או מי שיחליף אותך בוועדה הזאת אחר כך ימשיך באותה עשייה, באותה אנרגיה, באותה דומיננטיות, באותו ידע וישמור את המקום החם בלב שיש לו אלינו, אל בריאות הנפש והפסיכיאטריה הישראלית.

אני יכולה להבטיח לך שלא משנה באיזה מקום אני אהיה, אהיה שליחה נאמנה שלכם בוודאי.

תודה רבה על כל שיתוף הפעולה לאורך הדרך, ואני בטוחה שעוד נכונו לנו ימים ארוכים, טובים ויפים של עבודה ביחד. חבר הכנסת אלון טל הוא חבר כנסת מאוד סביבתי, פרופסור, שמגיע מן התחום הזה של אקלים וסביבה וההשפעה שלהם על הבריאות. זכית לפתוח פה ועדת משנה, שעבדה באופן יפה. אני מאמינה שעוד נכונו לך אתגרים גדולים בתחום הזה. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, עידית. אני רוצה לפתוח דווקא בנימה אישית. השנה משפחתי התמודדה עם שני משברים בריאותיים, גם אשתי וגם אימא שלי היו הרבה בבית חולים. אני חושב שבשבילי החוויה האישית הזאת פתאום המחישה את החשיבות של הוועדה בראשותך ושל כל מה שאת מנסה לעשות, מה שכולנו מנסים לעשות, משום שלעם ישראל מגיעה מערכת בריאות מעולה, לא טובה אלא מעולה. בשבילי היה מאוד מאוד חשוב להשתתף בדיונים. אני גם מסכים שדיוני הוועדה החזירו אותי 20 שנה אחורה, כאשר הייתי תושב הערבה ונאלצנו לעזוב בגלל רמת הטיפול בבית החולים יוספטל,

השר לשעבר הזכיר כבר. בשבילי הדגש כל הזמן הוא לא לשכוח את הפריפריה ואת הפערים. זה היה אחד הדגשים שלך, ואני בתור איש אקדמיה הייתי מסכם את זה. עשית הרבה גם מבחינת מודעות, אבל מעבר למודעות. עוד נושא שחזר על עצמו פעם אחר פעם הוא האתגר של הצפיפות. ישראל גדלה ב-2% בשנה ואנחנו לא מוכנים כמערכת. עסקת הרבה מאוד בכיבוי שרפות ועשינו את המיטב. עלינו להבין שעד שנת 2050 נצטרך עוד 35,000 מיטות בבתי חולים, נצטרך להכשיר כנראה סדר גודל של עוד 58,000 רופאים מעבר למה שיש לנו היום, אולי 35,000, תלוי בתחזית, אבל המערכת לא בנויה לזה. אנחנו עושים שינויים אינקרמנטליים וחייבים לחשוב לטווח ארוך. אבל אני חושב שהדיונים כאן הוכיחו את החשיבות של ועדת בריאות עצמאית. אני רוצה להדגיש את ההבדל בין הוועדה בראשותי לבין ועדת האם. ועדת המשנה, שעסקה בהשפעת הסביבה והאקלים על הבריאות, עסקה במניעה. לרוב ועדת בריאות עוסקת בטיפול אחרי שאנשים כבר חולים, אבל מה לעשות, אפשר למנוע חלק ניכר מן התחלואה אם רק נשכיל. וכמובן שהסביבה היא מקור משמעותי. במהלך השנה האחרונה ואני רוצה להודות לך גברתי היושבת-ראש כי בלעדיך ובלי הפתיחות שלך והעבודה שלך לא היינו מקבלים את הוועדה עסקנו באין-ספור סוגיות. אזכיר רק כמה מהן. מפרץ אילת מקום בו יש פי 16 שיעור סרטן באזורים מסוימים ביחס לשאר ישראל. קיימנו על זה שני דיונים. לדעתי היינו צריכים לעשות יותר, אבל תודה לממשלת ישראל שיש החלטה לפנות את התעשייה המזהמת, אבל אז חייבים לפקח. פה בהחלט יש מה לעשות. קמיני עצים שליש ממזהמי האוויר בחורף מי ידע, אבל למדנו בדיוני ועדת המשנה הם מקמיני עצים. צריך להתמודד עם הסיפור הזה. אזבסט שלב ב' של תוכנית המשרד להגנת הסביבה לפינוי אזבסט מתמהמה.

מדובר במסרטן חמור מאוד, ובעיקר בצפון בפריפריה אנשים מחכים ובינתיים העזרה לא מגיעה. שטחים פתוחים בדרך כלל אנחנו מדברים על זה בהקשר אקולוגי אבל יש לזה גם השפעה בריאותית. דנו בכך בשני דיונים, עד כמה חשוב לבריאות הנפש לאפשר לציבור, בעיקר לילדים,

ולהתנער מן העיר הסואנת ולהתחבר עם השטח הפתוח והמרחב הפתוח. גם רעש, מסתבר, פוגע בבריאות, אפילו בעוברים של נשים הרות. יש לנו בעיה בישראל, הרעש מתגבר ככל שהמדינה מצטופפת ונצטרך לטפל בזה. ובעיקר בכנסת. בכנסת באמת הייתה שנה רועשת במיוחד. דיברנו גם על זיהום אוויר בתוך מבנים רוב הזמן של הציבור הוא בתוך בתים, אבל כמעט כל החקיקה וכל ההסדרה היא רק על זיהום אוויר בחוץ. הוא חשוב אבל אנשים מבלים 90% משעות היממה בתוך הבתים. אין על זה הסדרה. נצטרך לקדם את זה, גם בכנסת וגם במשרד להגנת הסביבה. שינוי אקלים לא התחלת לדבר על זה, אבל קיימנו על זה שני דיונים. ברור שמווקטורים חדשים למחלות שהגיעו עם האקלים החדש, משרפות שמתפרצות עכשיו בתדירות גבוהה יותר, שינוי האקלים ישפיע על הבריאות. חייבים לחשוב על זה. ואכן חשבנו על הצללה, זה אחד הדברים הפשוטים שאפשר לעשות. ואחרון חביב, מדינת ישראל חייבת לקדם את הטיפול בכימיקלים הנצחיים, מה שנקרא PFAS. בעולם כולו כבר 20 שנים יש הסדרה. מישהו מן המשרד להגנת הסביבה מתמהמה. אין סיבה לכך.

גברתי היושבת-ראש, אני יכול להגיד עוד ועוד אבל הדיונים האלה התקיימו באמת בזכות הנכונות שלך להקים את הוועדה. אני מודה לך באופן אישי על הגיבוי. לסיום, אני חייב להגיד תודה לצוות, ענת כהן שמואל ואורית ארז. אני יודע שיש לכם עניין עם יושבת-ראש שהיא נמרצת מאוד. אני לא יודע אם אגיע לרמה כזו של מרץ אבל ניסיתי גם כן,

וכל הזמן דרשנו עוד ועוד דיונים. אני מודה לכם שעשיתם את המיטב להיענות ואני מצפה לעבוד אתכם בעתיד. תודה רבה על כל ההתגייסות ושיתוף הפעולה, הערכתי את זה מאוד. ולכל חברי הוועדה, טטיאנה מזרסקי שמתמידה וכל מי שהגיע לדיונים, וגם לצוות שלי,

אני מקווה שנוכל לעשות עוד, אבל עשינו מה שיכולנו בשנה האחרונה. תודה רבה חבר הכנסת אלון טל. אנחנו נעבור לזום לפרופ' איציק קרייס משיבא, שנמצא ביחד עם פרופ' ארנון אפק. אנחנו רואים אתכם בזום עם הדגלים של שיבא מאחוריכם. קודם כול, תודה רבה על היותכם פורצי דרך, להיות מרכז-על במדינת ישראל, בית חולים-על, אבל גם להיות פורץ דרך בהרבה תחומים ולהוביל סדר יום ומדיניות בבריאות זה לא דבר של מה בכך. ראינו את זה גם בקורונה וגם בעוד הרבה דברים אחרים שאתם עושים ביום-יום שלכם. בעיקר אנחנו רוצים להודות לכם, קודם כול על כך שהייתם בית חם עבורנו, עבור הוועדה, גם בסיורים שלה, גם בלמידה שלה, גם בשותפות, מנטורים מדהימים לעולם שרק התחילו לגלות אותו כאן בכנסת. אתם בית חולים שהוא פורץ דרך בכל כך הרבה מובנים, שלא רק שהגענו אליכם הרבה ולמדנו מכם הרבה אלא באמת העלינו כאן לשולחן הדיונים המון נושאים שאתם הבאתם והצלחנו ביחד אתכם להביא הרבה פתרונות לתוך מערכת הבריאות. אני בטוחה שעוד נכונו לכם תפקידים גדולים בעולם הבריאות ואנחנו תמיד נישאר ונהיה לצדכם, גם נלמד מכם וגם נסייע בכל מה שרק אפשר. פרופ' קרייס, בבקשה. תודה רבה על ההקדמה. אני רואה שבחרתם לשים בזום רק את אלה שמפרגנים לנו, שמחייכים כשאת אומרת את הדברים על שיבא. השאר מחייכים בליבם. הם יודעים שאם הם יחייכו בגדול זה יעלה להם הרבה כסף, אז הם מחייכים בלב. נכון, סיגל רגב מחייכת, חיים פרננדס אני לא רואה אותו אבל אני שומע אותו מחייך מאחורי הזום. את מצליחה לעשות בשנה האחרונה משהו שאנחנו לא תמיד מצליחים לעשות אצלנו, לחבר את כולם ביחד, שזה כשלעצמו דבר טוב במערכת הבריאות. אז אני שמח שהשותפים שלנו נמצאים כאן. ארנון אפק הוא גם ממלא מקום יושב-ראש איגוד מנהלי בתי החולים אז אני שמח שהוא אתנו כאן. רציתי להביע הערכה ותודה על השנה הזאת שעברנו אתך. כשאנחנו חושבים על הנקודה שהתמנית להיות יושבת-ראש ועדת הבריאות והוקמה הוועדה אנחנו מנסים לחשוב איך עבדנו קודם, איך במדינה הזאת לא הייתה ועדת כנסת שעסקה רק בבריאות. כולנו היינו פה ואיכשהו הסתדרנו, הייתה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ולמרות שהייתה קורונה במשך שנתיים והגענו לשיא המרכזיות של הבריאות במערכות הישראליות אי אפשר לחשוב היום על מצב שבו לא הייתה ועדת בריאות. אני זוכר את הימים שבהם היה דיון האם להקים את הוועדה ומי יעמוד בראשה. הדבר הראשון היה החלטה חשובה להקים את הוועדה, ההחלטה השנייה הייתה לשים בראש הוועדה את מי שהיא יושבת-ראש הקואליציה.

שלתוך המערכת הזאת נכנסת פונקציה גם אישיות, אבל לא הכרנו אותך שהיא יושבת-ראש הקואליציה. קודם כול זה היה סימן טוב מאוד. ואז חיכינו. אמרנו: אוקיי, פוליטית או ארגונית זה דבר מצוין אבל בואו נראה מה עושה המנגנון הזה שנקרא ועדת בריאות. המערכת גילתה

מנהיגה וגם שותפה וגם מישהי שיש לה חזון והיא רוצה להוביל ורוצה לשנות לאורך כל הדרך. גם כשלא הסכמנו, גם כשאנחנו לא קיבלנו את כל מה שחשבנו שנכון, גם כשאמרת לנו, מה שנורא מעצבן אותנו, שיש גם שותפים אחרים במערכת, כמו קופות החולים, שלהן יש אינטרסים אחרים ובתי חולים ציבוריים שהם לא בתי חולים ממשלתיים ויש עוד גופים אחרים שצריך להתחשב בהם והם חלק מן המערכת. גם כשאמרת לנו את זה וייצגת את כולם עדיין הרגשנו משהו חשוב מאוד שהשתנה במערכת הבריאות, והוא הקשבה, שיח.

מקום שיכולנו לבוא אליו והיה לנו גוף שיכולנו לדבר אתו. זה ליווה אותנו שכחנו כבר את הימים האלה כי המדינה הזאת רצה כל כך מהר כאשר בנינו את התקציב של השנה שעברה ואת חוק ההסדרים של השנה שעברה, את חוק הקאפ, והרגשנו שאת היית אתנו ברגע הכי חשוב שלנו, שקבע את העתיד שלנו לחמש השנים הקרובות. אני מזכיר לך שקבענו שהוא יהיה לארבע שנים. בנקודת הזמן הזאת שהיינו צריכים אותך, לא רק הקשבת לנו אלא גם מאוד מאוד כיוונת אותנו לכיוונים הנכונים. אז על זה תודה והערכה. זה משפיע על המקום הזה להרבה שנים קדימה. היית אתנו בנקודות החשובות במאבק המתמחים. היית אתנו בנקודות החשובות במאבק נגד האלימות במערכת הבריאות, בקורונה, אפילו באוקראינה היית אתנו, בנקודות הזמן החשובות שבהן אף אחד לא רצה להקשיב למה צריך לעשות את זה, ואת ליווית אותנו. לומר את האמת, אני רוצה להגיד תודה גם לחברי הוועדה.

אומר את האמת, אני לא מכיר את כולם, אני גם לא יודע מי נמצא שם. חשוב לי שדרכך תועבר התודה. ברור לי שזה עבודת צוות ויש שם הרבה אנשים שאנחנו צריכים להביע בפניהם הערכה ולהגיד להם תודה.

חברת הכנסת עידית סילמן, שמורה זכות בחתיכת היסטוריה הזאת של השנה האחרונה. השפעת על מערכת הבריאות בישראל. ההיסטוריה של הוועדה, העובדה שלקחת אותנו לא הרבה אנשים יכולים לעשות את זה משנתיים של עיסוק בדבר חשוב מאוד, אבל הוא לא הדבר היחיד שקובע את העתיד שלנו, הקורונה היא לא הדבר היחיד שקובע את העתיד שלנו, ולהעביר אותנו לשנת מעבר לדרך, לחזון, להסתכלות קדימה, לחיבור הגורמים השונים היה לך חלק חשוב בזה. השיח שנוצר בזכות ועדת הבריאות גרם לדברים מאוד מאוד טובים שקורים, גם כשאנחנו לא מסכימים. שמור לך על זה מקום בהיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל,

אני גם רוצה להגיד לך באופן אישי תודה על השותפות ועל החברות. לדעתי היית אצלנו יותר, גם בשטח, בפסיכיאטריה של הילד, בהפרעות אכילה, במרפאת חווה, האם והילוד, במיון. גם אתמול בערב היינו אצלכם. לדעתי היית אצלנו יותר מאשר הזמן שחלק מן ההנהלה נמצא במקומות האלה. אל תביכי אותנו בפעם הבאה, תעשי את זה כפי שצריך. אני מודה לך על זה, מודה לך על השותפות, מודה לך על האוזן הקשבת, מודה לך באופן אישי על כך שסבלת אותנו.

כולנו בטוחים שאנחנו יודעים הכול ואנחנו מאוד מאוד משוכנעים באמת שלנו, בצדקת הדרך, והקשבת לנו ושמעת אותנו, אז תודה באופן אישי. אני רוצה לאחל לך שתמשיכי להיות גורם משפיע במערכת הבריאות בישראל. ארנון אמר לי לא לדבר פוליטית, לדבר רק מקצועית, אבל בישראל אפילו להגיד שלום זה בדיחה פוליטית,

אני נזהר מאוד. איזה שלום? שלום חדש? שלום עכשיו? אני רוצה לאחל שיהיה לך טוב. תודה. שיהיה לכולנו טוב, בעזרת השם. שתדעי ימים טובים ושתמשיכי להשפיע על מערכת הבריאות בישראל. בהצלחה. תודה רבה. פרופ' ארנון אפק, תודה גם לך. אם אתה רוצה לומר כמה מילים אנחנו נשמח לשמוע. ארנון נתן לי את אחד הטיפים הטובים. הוא אמר לי: סילמן,

לא צריך להמציא הכול מחדש. כאשר הגעתי למשרד הבריאות לקחתי את כל הדוחות הקודמים של הוועדות, של הדברים שנעשו, ועשו דברים טובים, ופשוט הבאתי אותם כהמלצות גם למנכ"ל הבא. ידעתי לעשות את עבודת הסנכרון בצורה טובה, לקחת ממה שאנשים עשו טוב ולהמשיך את זה הלאה. למען האמת קיבלתי גם את הטיפים של ארנון והסתמכתי על הדברים שלו ולא המצאנו את הגלגל מחדש. לקחנו את הדברים הטובים שכל קודמינו עשו, למדנו מהם ופשוט העברנו את המקל הלאה. אגיד ממש בקצרה את הדבר הבא: קודם כול, לנו עזרת מאוד. אני מדבר בכלל על מערכת הבריאות אבל גם עלינו, כאנשים שנמצאים שם עם הרבה מאוד אחריות על בתי החולים, כל אחד במקומו. עזרת לנו ברמה האישית בראש ובראשונה כי הקשבת לנו, ולא תמיד פשוט להקשיב, וכי ידעת לאזן, וכי הרגשנו שבוועדת הבריאות בראשותך, שכוללת כמובן גם עוד הרבה מאוד חברי כנסת שבאים ואכפת להם וצוות הוועדה שעובד שם מאחורי הקלעים, הרגשנו שיש לנו שם אוזן קשבת. רק על זה מגיעה לך תודה רבה. אבל גם על הדרך והנעימות והרצון הטוב וזה שהגעת אלינו.

לא כולם יודעים, אבל היא הבטיחה לפרמדיקים להיות אצלם בכנס והבטיחה למנהלי בתי החולים להיות בכנס שלנו, ונסעת באותו יום מצפון לדרום רק כדי להגיד את דבריך. זה לא מובן מאליו, אף אחד לא קיבל את זה מעולם כמובן מאליו. אז רציתי להגיד לך קודם כול תודה רבה מכל הלב בשמי ובשם כל מנהלי בתי החולים ולאחל לך הכי חשוב לדעתי זה בריאות, אבל מעבר לזה גם הרבה מאוד הצלחה. תודה רבה. תודה רבה לכם בבית חולים שיבא, שאתם מגדלור של עשייה משמעותית בתוך מערכת הבריאות וזכינו ללמוד מכם המון, ואנחנו עוד נזכה, ככל הנראה. נעבור לסיגל רגב, מנכ"לית קופת חולים מאוחדת שנמצאת אתנו בזום. דיבר עליה פרופ' קרייס, אז הנה היא. שלום לכולם. אני שמחה מאוד להיות פה. אמנם אני בזום ובחו"ל אבל אמרתי שאני לא מפספסת את זה אפילו לשנייה. הנה אסנת לב ציון שנמצאת איתי. שלום אסנת לבציון, מנהלת בית חולים שמיר (אסף הרופא). אני שמחה מאוד. שמעתי עד עכשיו שאנשים באו להגיד לך,

ולוועדה זה דבר גדול, וזה לא סתם, זה ראשי המערכת. זה שיש לנו ועדת בריאות אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו אומרים שצריך להפריד את זה מוועדת העבודה והרווחה, שיש חשיבות לבריאות אף אחד לא הקשיב לנו, אמרו: בסדר, יש גם בריאות. אנחנו נמצאים עכשיו ב-OECD וגם פה, דרך אגב, לא מדברים על בריאות כנושא מאוד מאוד חשוב. הם חזרו בחזרה לכלכלה, לנפט, לכך שהולך להיות מחסור במזון. גם כאן הבריאות נשחקה. אני חושבת שזה שיש לנו ועדת בריאות ואת התעקשת שתהיה הפרדה של הבריאות ושתהיה לנו ועדה, זה אולי הדבר הכי חשוב. רואים את המקצועיות ואת מגוון הנושאים הרחב שדיברתם עליו: העברת חוק הקאפ, עם רגישות לקופות חולים קטנות, שאף פעם זה לא היה. יכולנו להעלות את זה. למדת את זה, העמקתם בזה, הכנסתם פנימה, הבנתם את המשמעות, גם הכלכלית וגם מה זה עושה. אני היום מנכ"לית של קופת חולים קטנה.

שאת תמיד עונה 24/7, שם בשביל כולם, מבינה, לומדת, מבקשת חומרים, קוראת.

שאת גם מכירה את המערכת ובאת מתוך המערכת,

מתוך הכרה להבין שצריך לעשות פה שינוי משמעותי מאוד, אחרי הקורונה. הובלת את זה בצורה כזאת וגם לא ויתרת על הדיונים, ובגלל זה כל האנשים שיושבים כאן מגיעים לוועדה ורוצים להגיד לך תודה, לך ולוועדה שהעמיקה. אני חושבת שיש המון נושאים, וגם מה שארנון אמר נכון, שאפשר להביא את הדפים שהכינו קודמינו. אבל אני חושבת שצריכה להיות כאן חשיבה מרעננת, קצת אחרת על המערכת ולהכין אותה לעשור הבא קצת אחרת, עם חשיבה אחרת, בטח אחרי הפנדמיה, היכולות הטכנולוגיות, שיתופי הפעולה בין בתי החולים והקהילה שצריכים להיות מעבר לחברות שיש לנו גם עם שיבא וגם עם פרופ' קרייס, דברים הרבה יותר אמיתיים, שיכולים לתת ערך אמיתי לאזרח. יש לנו מערכת בריאות נהדרת ואין בה מספיק סינרגיה וגם לא אינטגרציה אנכית אמיתית שיכולות בסוף לתת ערך גם לקהילה וגם לבתי החולים. לא "כולה שלי" בבתי החולים ולא "כולה שלי" בקהילה. לדעתי ההפרדה היא יותר מדי גדולה. אני חושבת שזה אחד הנושאים שצריך לטפל בו. לך, עידית, אני מאחלת המון הצלחה. אשמח מאוד לראות אותך שוב מובילה בתחום הבריאות, נושאת בתפקיד משמעותי, ושהוועדה הזאת תמשיך להעמיק בתחום ולהביא כל כך הרבה נושאים לדיון ולעשייה. זה מפה, מפריז. תודה רבה. תמשיכו ליהנות ולהצליח שם ב-OECD. רבים ממערכת הבריאות בישראל נמצאים שם. תודה רבה סיגל, תודה על היותך שותפה. צריך לומר גם שבעלי זכה לעבוד לצדך אולי במשך חודש, אני אפילו לא יודעת כמה. אבל הרבה רעש עשו מזה. כאשר הונח על השולחן הרעיון להקים ועדת בריאות בכנסת הוא נאלץ לעזוב את עבודתו. הוא אהב את המערכת שלכם, אני בטוחה שהוא היה שמח להמשיך לעבוד בה, אבל הוא פינה לי מקום ואני שמחה על כך ומודה על כך. לכל אחד יש את הזמן שלו וזו הייתה באמת החלטה נכונה של

תודה לך על השותפות, גם אז וגם כאן. אנחנו עוד נעשה הרבה טוב ביחד. אנחנו עוברים לחיים פרננדס, מנכ"ל לאומית

צריך לומר, זה מקום שהיה עבורי בית, כאשר חיים פרננדס היה אז סמנכ"ל כספים. גם עבורך, טטיאנה. שתינו באנו מתוך המקום הזה. בבקשה, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות. צוהריים טובים לכולם. אני פה גם כנציג לאומית שירותי בריאות אבל גם כנציג הפריפריה מתל אביב. אני לא בפריז ואני לא בתל השומר, אני בפריפריה בתל אביב. אנסה להגיד מכאן כמה דברים.

אני מצטרף לפרגון הגדול שמגיע לכל הפעילות המדהימה שנעשתה בוועדת הבריאות בתקופה שהכנסת פעלה. הציגו פה בתחילת הדיון את ההישגים המשמעותיים ואני חושב שבאמת נעשתה פה הרבה מאוד עבודה. חלק ממנה הוא חקיקה ראשית וחלק הוא תקנות, וחלק בא לידי ביטוי בדיונים שמעלים לסדר היום סוגיות שנמצאות במקום לא טוב, מתוך ציפייה ושאיפה ותקווה שהדברים ישתפרו. אני חושב שבסך הכול הוועדה ואת,

כמי שעומדת בראש הוועדה, עשיתם עבודה רצינית מאוד וקידמתם הרבה מאוד נושאים בתוך המערכת. שנית, הדבר המשמעותי ביותר בתוך המערכת הם העובדים שלנו. צריך כל הזמן לזכור את זה. המערכת הזאת מונעת מאנשים. יש בה הרבה דיגיטל ויש בה טכנולוגיה ויש בה תשתיות, אבל גם את הדברים האלה אנשים עושים, אנשים מפעילים, אנשים מקדמים. חשוב מאוד שכולנו נזכור את זה כשאנחנו בוחנים סוגיות ומנסים לקדם את השירותים ואת הטיפולים למטופלים. דבר שלישי ואחרון, יש לי בקשה, שמופנית כמובן לכנסת, מופנית לכל מי שיכול להשפיע: המערכת הזו צריכה לקבל יותר משאבים, יותר בולטות ויותר קשב ממה שהיא מקבלת, והחוסרים בה הם גדולים. על חלק מן הדברים דיברתם בשנה האחרונה בוועדה. זה יכול להיות בתחום של הרפואה היועצת עם זמני המתנה ארוכים וזה יכול להיות בתחום של בריאות הנפש והתפתחות הילד ומוסדות לאשפוז ממושך הרבה מאוד חוסרים. הציפייה והבקשה מכל מי שיוביל את המערכת מן הצד של הממשלה והכנסת אחרי הבחירות היא שהמערכת הזאת תקבל את הבולטות ואת החשיבות שלה בדיוק כמו מערכת הביטחון. נושאי הבריאות ורמת החיים שלנו ואיכות החיים שלנו ותוחלת החיים שלנו, שמערכת הבריאות היא הכלי המרכזי כדי לקחת אותם למקומות טובים יותר, הם לא פחות חשובים מכל העשייה המבורכת שיש במערכת הביטחון. זו הבקשה שלי בהזדמנות הזו שאנחנו עושים את הסיכום היום דרך ועדת הבריאות של הכנסת, לשים את מערכת הבריאות במקום שהוא לא נופל ממערכת הביטחון. בקשב, בהקצאת המשאבים ובתעדוף זה הכיוון שאליו אנחנו צריכים לשאוף. זהו. אני מאחל לך,

ולכל חברי הוועדה כמובן הצלחה רבה ושניפגש רק בשמחות ובאירועים טובים. תודה רבה לכולם. תודה רבה חיים פרננדס. נמצאת אתנו כאן שיר כהן, סמנכ"לית ממשל ותקשורת במכבי שירותי בריאות, בבקשה שיר היקרה. אני מצטרפת לברכות החמות. לראשונה הוקמה ועדת בריאות. זה דבר שצריך להמשיך אותו גם בכנסת הבאה. אני מברכת אותך על כך שנלחמת על הדבר הזה ושמת את הבריאות על המפה בצורה החזקה ביותר. הזמינות שלך לא הייתה ברורה מאליה. כל בעיה שהייתה,

גם לבתי החולים, גם בשיא המשברים הפוליטיים ידעת לענות ולדבר גם איתנו וגם איתם ולמצוא את האיזונים הנכונים, ועשית הכול כדי לקבל את ההחלטות הנכונות והמדויקות בשביל אזרחי ישראל ומערכת הבריאות. גם העובדים שלנו וההנהלה רואים את הדבר הזה ויודעים שבוועדת הבריאות יש מי שרואה אותם ומסתכל על טובת המערכת כולה. הנושאים שעסקתם בהם פה חיזקו את רפואת הקהילה. זה לא רק בתי החולים, מערכת הבריאות מבוססת על רפואת הקהילה. בחוקים כמו חוק הקאפ, בריאות הנפש, הסדרת מקצועות הבריאות, צמצום פערים בפריפריה, דיוני מעקב על הקורונה. האישור האחרון של תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים, מה שעשיתם עם הפעלת אישור MRI לקופות החולים זה דבר מבורך, חשוב ונדרש. צריך לומר שעיגנו את זה כבר מדיוני הקאפ. חשוב מאוד להעביר את זה גם לקהילה ולא רק לבתי החולים. נגעתם גם באתגרים של מערכת הבריאות, שעוד נמצאים וימשיכו לטפל בהם. האתגרים הגדולים הם שחיקת התקציבים של קופות החולים, מחסור אקוטי בכוח אדם של רופאים, הזדקנות האוכלוסייה, בעיית זמינות השירותים, שגם חיים דיבר עליה עכשיו, של הרפואה היועצת והתפתחות הילד, זאת הבעיה המרכזית שאנחנו רואים במערכת, וגם עודף רגולציה. אז תודה בשם מכבי על כל מה שנעשה בוועדה הזאת, על כך ששמתם את הבריאות על המפה. אני מקווה שכך זה יימשך. זה צריך להיות גם בכנסת הבאה.

תודה רבה. שיר כהן, תודה על שותפות גדולה מאוד.

הגעת מהכרות גדולה מאוד עם כל הדוברות של הכנסת, של הממשלה, איך המערך הזה מתנהל. הבאת רוח חדשה ובריאה לכל המערכת, ולמכבי בפרט, הוספת להם ודחפת אותם כמה צעדים קדימה. אז קודם כול, גם עבור סיגל, שבאמת אנחנו מברכים אותה גם על השותפות, אני חושבת שהכניסה שלך אל תוך המערכת הזאת היא כניסה נכונה מאוד, אמיצה מאוד. את מוסיפה לה הרבה טוב, וגם למדנו ממך הרבה. את אלופה בתחומך, אין ספק, אז תודה רבה על זה. נמצא אתנו פרופ' מיקי הלברטל בזום. לא מזמן הוא קיבל את הפרופסורה שלו. הוא לא נמצא? אז ד"ר ניקי ליברמן משירותי בריאות כללית נמצא אתנו בזום. זה אחד התפקידים שאף אחד מאתנו ככל הנראה לא היה מסוגל לעשות, בטח לא כמוהו, אולי גם לא היה רוצה להיות במקום שאתה נמצא בו, שהוא מקום חורץ גורלות, מקום לא פשוט בכלל בתוך המערכת. ד"ר ליברמן, בבקשה. הרבה הערכה על מה שאתה עושה. תודה רבה. אהיה קצר מאוד. עקבתי אחר פעילות הוועדה ובאמת עם הפיכתה לוועדת בריאות בלבד סוף-סוף הייתה אוזן קשבת למערכת הבריאות. בדיון הקודם על אלימות נגד צוותים אמרת משפט אחד נורא חשוב, שרוב הרפואה עדיין נעשית בקהילה, קרי בארבע קופות החולים, ושם מקבלים טיפול 9.5 מיליון אנשים. זה המקום הכי חשוב שהוועדה צריכה בשנה הבאה לקחת בחשבון ולסייע לכל המערכת לקדם את הרפואה הקהילתית. אני מברך על מעשייך ועל מעשי כל הוועדה. בהצלחה בכנסת הבאה. תודה רבה ד"ר ניקי ליברמן. נעבור לפרופ' מיקי הלברטל, בבקשה. זאת הזדמנות טובה.

מכירים כבר תקופה לא קצרה. מה שאותי מכתיב זה מערכת הבריאות הציבורית ומערכת הבריאות בכלל. אני חייב להגיד שאני מביע את דעתי בצורה פתוחה, לפעמים באסרטיביות, ובוועדה ובך מצאנו פרטנר, ומבחינתי זה הדבר המשמעותי, מישהו שאפשר להעלות בפניו את הנושאים, את הבעייתיות. באמת השקעת בזה כמות עתק של זמן ולמדת את הדברים לעומקם, כלומר אי אפשר "למרוח". אני חושב שאת והוועדה הייתם פרטנרים שלנו בקידום הרפואה הציבורית במדינת ישראל, ומבחינתי זה הכול. לכן הערכה רבה מאוד על פעילות הוועדה ועל הפעילות האישית שלך. לא רק זה, גם אמרתי בישיבה הקודמת, את זאת שראו בשטח הרבה פעמים. בעצם אנחנו התנהלנו ביחד מתוך מטרה משותפת ועם מחויבות גדולה מאוד. אני מצר על כך שזה נפסק. אני בטוח שיהיה לזה גם המשך. באמת הערכה אישית שלי גדולה מאוד לכל הפעילות המשותפת ביחד. תודה רבה פרופ' הלברטל. אין ספק בכלל, לימדת אותי הרבה שיעורים חשובים בבריאות הציבור, במערכת הציבורית בכלל, ובתור מנהל בית חולים, שעושה שירות אדיר לאוכלוסיית הצפון, תודה רבה לך. בין לבין, כאשר היית בארץ. אני צוחקת. אין כמוך. תודה רבה על זה. אני מאוד מאוד מעריכה את העבודה המשותפת הזו ביחד. נמצא אתנו כאן אלי פולק מאיחוד הצלה. עשינו עם מנכ"ל איחוד הצלה ועם אלי ביר דרך ארוכה מאוד למען כל עולם ההצלה והחירום במדינת ישראל, דרך משותפת שהתחילה בפגישה אקראית ולא מחייבת והתפתחה למחויבות גדולה מאוד, בטח שלי כלפי העולם שלכם, והערכה עצומה על כל מה שאתם עושים. אלי, בבקשה. אני כמעט אחרון הדוברים אז נותר לי להצטרף לתודות. היו כל כך הרבה תודות, זה לא מובן מאליו. אני באמת רוצה להודות לך באופן אישי ולחברי הוועדה ולעוזרי הוועדה. נגעתם בכל הנקודות, לפעמים הכואבות ביותר, הקשות ביותר, אולי דברים שאף פעם לא רצו לגעת בהם. זאת הייתה שנה של המון המון עשייה.

שצברת כאן הרבה שיאים, ואחד השיאים הוא שהכי הרבה דמעות נשפכו במקום הזה, ויושבת-ראש ועדה שהזילה דמעות בכל כך הרבה נושאים אני חושב שזה משהו מיוחד. לא חשבתי על זה כך, אבל כן. זה מראה על אכפתיות, זה מראה על כניסה לעומק הדברים והתייחסות אמיתית לדברים שעולים, ולא רק משהו שעולה אלא משהו אמיתי, שלוקחים מכל הלב. ראינו את זה גם בדיונים ובפגישות, להיכנס לעובי הקורה בכל דבר עם אכפתיות אדירה. אז באמת תודה רבה. אני מצטרף לברכות ולאיחולים של המון בריאות, תרתי משמע,

בהצלחה רבה. תודה רבה. בבקשה כבודו,

לא תמיד מדבר אבל באמת עם לב גדול מאוד. כמעט תמיד אני מדבר אבל בקיצור. אין מדינה ללא בריאות ורווחה. הכול בסופו של יום זה סדר עדיפויות שונה. אם אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים, לא רק של כל אזרחי המדינה אלא בעיקר של אותם אנשים שמוגדרים כמוחלשים בחברה, אנחנו חייבים לשנות את סדר העדיפויות.

תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נעבור לכמה סיכומים שלנו, שחשוב לנו להגיד אותם, על הדברים שעברנו כאן, פחות או יותר לפתוח את הצוהר. בטח לא נוכל לסכם את כל מה שהיה פה כי זה ארוך וגדול, אבל אגיד שהוועדה היא רק תחילת הדרך של כולנו בעזרת השם. אני באופן אישי לא סתם נמשכתי לעולם הבריאות. תמיד נדהמתי לראות גם איך רופאים, האנשים הכי משכילים, שמקבלים את הציונים הגבוהים, חלקם גם מבוססים כלכלית, לא כולם צריך לומר, ניגשים לחולה, לא משנה מה מעמדו, לא משנה מאיפה הוא מגיע, מה השקפתו, במענה ובחמלה חסרת תקדים, ברצון עז לעזור, דווקא באותם רגעים שאדם הכי נדרש וזקוק להם. הם היו יכולים לא כל כך לקחת אחריות, אולי טיפה לזלזל, עדיין הלקוח לא יברח מהם, אבל זה לא קורה. הם נמצאים שם, ולמרות שהלקוח כל כולו תלוי בהם, הם מתנהגים למופת, באנושיות מרגשת וחסרת תקדים. אני קיבלתי החלטה שאנחנו נעשה הכול לשרת אתכם, את אנשי מערכת הבריאות, את הקבוצה המדהימה הזאת של עולם הבריאות, וזה זכות אדירה. תאמינו לי, אין פה לא כבוד ולא כסף, ופוליטיקה עולה בבריאות, אבל העולם עומד גם על גמילות חסדים, זה כל עולמנו. באמת מערכת הבריאות מושתתת על עולם מוסרי, על ערבות הדדית לכל אדם זה לא סתם קלישאות על הזכות לקבל טיפול. זה הבסיס ביהדות, זה הבסיס לעם ישראל, זה הבסיס שלנו בתור חברה אנושית. אני חושבת שזו מערכת מדהימה, שמהותה אור לעצמנו וכמובן גם אור לגויים. אני מתפללת לקדוש ברוך הוא שאני אמשיך ואצליח לשרת אתכם תמיד באהבה גדולה. אני רוצה להודות כאן לצוות המשפטי של הוועדה, לגל כהן, לענת מימון, לשמרית שקד, לאילת וולברג, לנעה בן שבת ויעל סלנט באמת צוות אדיר של ייעוץ משפטי, שעמד לרשותנו כל אחד בחקיקה אחרת, בתקנות, בצווים. כולן נשים, צריך לומר, שעשו את עבודתן בתפקיד מאוד מאוד גדול, הרבה פעמים גם בהרמת המורל בחקיקה או בתקנות, בדברים שהיו נראים בלתי סבירים להעביר אותם בצורה כזו. נכון שהתחלנו בקאפ המאוד מאוד משמעותי, ונעה בן שבת היועצת המשפטית ביחד אתכם, באמת עבדתם על זה מאוד מאוד קשה, גם כדי לפרק אותו לגורמים, גם כי היה אחד החוקים שבאמת משפיעים על מערכת הבריאות ארבע וחמש שנים קדימה ויש לנו מחויבות גם כלפי בתי חולים וקופות חולים וידענו שזאת אחת החקיקות הראשונות שיעלו כאן לסדר היום וזה יקבע המון ויעצב את הוועדה. אני מצטרפת לדבריך. לצוות הוועדה, לענת כהן שמואל מנהלת הוועדה, שהיא לא סתם מנהלת. לקחתי על עצמי את הוועדה בהיותי יושבת-ראש הקואליציה וידעתי מה המחיר של זה זה לעבוד הרבה שעות ולהיות כאן כל הזמן בתוך הכנסת. זה היה נראה בלתי אפשרי אבל ידעתי שאם לא ננצל את ההזדמנות זה לא יקרה ככל הנראה. הוועדה הזאת קמה כמה חודשים אחרי כל הוועדות האחרות כי היה צריך

אז לא הייתה לנו שנה שלמה שאנחנו מסכמים אלא הרבה פחות משנה, כי הפסדנו כמה חודשים טובים בכל ענייני הפיצול וההקמה של הוועדה הזו. ועדיין צריך לומר שאנחנו מאוד מאוד מודים לענת, שזרמה אתנו בסוף על השיגעון הגדול הזה, שהצליחה לנהל שתי ועדות ביחד, גם ועדת בריאות וגם ועדת עבודה ורווחה. אולי לא היה כל כך ברור מלכתחילה שזו הולכת להיות ועדה כזו מרכזית. בסוף נפלו עליך שתי ועדות מאוד מאוד גדולות, עם המון עבודה, ועשית את זה ביחד עם אורית ארז, הסגנית שלך, בצורה מדהימה, והיית גם אוזן קשבת. הרבה פעמים, בכל יום רביעי כשעדיין לא נקבע סדר היום, היא תמיד זאת שתקתקה לנו על החלונות ואמרה: יו"ר קואליציה, יו"ר קואליציה,

בחרת גם ועדה, צריך להוציא לו"ז עכשיו. אז תודה על הדד-ליינים הללו. תודה על הלב הרחב, תודה על השעות-לא-שעות, ובעיקר על ההכלה, על היכולת להכיל את כל השיגעונות הגדולים שלנו כדי שנוכל לאכול את הכול בתוך המערכת הזאת. תודה רבה, ענת, גם ממני. תודה לנעה בן שבת המדהימה, למירב שמעון המדהימה, שי שהפך להיות אח שלנו, למעיין בן עמי, ליעקב דובר הוועדה, ששיגענו אותו חדשות לבקרים כמעט בכל תוצר שיצא מפה ושעבד במסירות גדולה מאוד, ומור אברג'יל שנמצאת בחופשת לידה. גם צריך להודות לדני ונועם, הצלמים של הכנסת, שהיו כאן בכל דיון, גם צילמו, גם תיעדו וגם עשו את זה באהבה גדולה מאוד. שלי לוי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, שליוותה אותנו היא אחת המקצועיות בכנסת הזאת בעניין עולם הבריאות וכל מה שקשור לזה. אני זוכרת שכאשר באתי אליך, עוד לפני שהייתה לי ועדה, ישבנו ביחד ודנו בדברים. ולצוות המדהים שליווה אותנו, גם פלורה קוך-דוידוביץ, גם רוני בלנק, גם מרב פלג-גבאי, גם ענת מייזל וגדעון זעירא, שהיו אחראים מאחורי הקלעים על כל הדוחות ועל כל העבודה הלא פשוטה. צריך לומר, הממ"מ הוא אחד הדברים המרכזיים שמחזיקים את הכנסת הזו ועליו היא עומדת, עד כמה שנראה לא אז כן. כמעט כל הדיונים שעלו כאן הם שלכם ומכם. תודה לערוץ הכנסת, לצוות הפרוטוקולים וגם לסדרנים, שידעו להעיף אותנו כשצריך ולקבל את הצעקות שלא התפזרנו עדיין. תודה גם להנהלת הכנסת ולצוות המזנון שבאופן קבוע דאג לנו פה לכיבוד ולשתייה. אנחנו נסכם כמה דברים בכמה שקפים. נעשה את זה מהר יחסית.

חבר הכנסת אורי מקלב אני תמיד אמרתי: תהיו מקלבים. לכולם אני אומרת. אנחנו עכשיו אומרים: תהיו סילמנים. את מהווה סמל ודוגמה ליושבת-ראש שאוהבת את הוועדה שלה. בנית חלק מהדי-אן-אי של הוועדה. לפני כן אני רוצה לומר מילה אחת. באתי לכאן כי רציתי אולי אפילו קצת להתוודות על מחשבת פיגול שהייתה בראשי שקשורה לפוליטיקה. כאשר פיצלו את הוועדה הזאת אני כבר מן הוותיקים פה כאשר לקחת עליך רק את ועדת הבריאות, היה נראה לי שאת עושה צעד לא כל כך נכון. כאשר זו הייתה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות החלק של הרווחה היה נראה יותר דומיננטי. אני לא בודק משקלים אבל זה היה נראה כך, הדיונים בנושא רווחה היו יותר ארוכים ויותר מתוקשרים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. ואת לקחת עליך את הוועדה הזאת ועשית ממנה בונבוניירה של ועדה, ועדה ייחודית מאוד. יעידו עליי כאן עוזריי, שאני חבר בוועדות אחרות, לא זכיתי להיות חבר בוועדה הזאת. אני אומר להם: אני רוצה להגיע לוועדת המדע אבל יש לי ועדות אחרות, אני רוצה להגיע לוועדת הבריאות. הדיונים כאן מעניינים מאוד, דברים נכונים שאת דנת בהם, קודם כול במקצועיות רבה ובהתמדה גדולה אבל על כל פרט בעמקות גדולה מאוד ולא הזנחת שום פרט, בצורה לא שטחית אלא עמוקה. הדיונים כאן, השעות שישבת כאן, היה קשה לנתק אותך מן הדיונים. הגופים האחרים שבאים לוועדה מודים מאוד. לא פלא שאנשי איחוד הצלה נמצאים פה, והם גם אמרו לי: איך לא באת להודות לעידית?

אנחנו כבר אחרי פיזור. היינו צריכים לעשות את זה לפני כן.

גיליתי אצלך יכולות אישיות גבוהות מאוד. אני יכול לומר כך: חריצות,

ורגשיות ביחד. שלושת הדברים הללו היו שילוב מנצח. עם ישראל ומדינת ישראל חייבת לך תודה. תודה רבה לך. אני בטוחה שאנחנו נזכה ללמוד ממך עוד, וללמד את כל חברי הכנסת החדשים שיגיעו לכאן בסבב הבא. נראה לי שיש לך שאיפה להיות שרת הבריאות.

אם אנחנו נהיה שם אז אנחנו ניקח אותך לידנו כדי שתוכל לעזור לנו.

ספק, תהיו מקלבים. זה אחד הדברים החשובים פה במשכן, באמת במאור פנים, תמיד בחסד, "נושא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם" לא פשוט להיות כזה בעיני כל האנשים פה במשכן, ואתה כזה. אנחנו באמת מודים לך על זה. כתוב לא רק לעשות חסד אלא לרדוף את החסד, זו הדרגה. כשאת רואה עני ברחוב והוא רעב ואת נותנת לו משהו לאכול זה דבר חשוב מאוד, זה עשיית חסד, אבל לרדוף אחרי העני, לראות איפה הוא, לראות איפה אפשר לעזור,

גם כשלא באים אליי ומבקשים ממני, זו הדרגה העליונה יותר של רדיפת חסד, וזה נעשה בוועדה הזאת, רדיפת חסד. תודה רבה חבר הכנסת מקלב, תודה רבה על השותפות הזאת. תודה רבה לכל הצוות, אין כמוכם. נעבור למירי כהן ממשרד הבריאות שנמצאת אתנו, ובאמת עשינו לה הרבה עבודה השנה.

אני לא יודעת מה עשית לפני כן, מה היה התפקיד שלך, אבל נראה לי שהשנה את חיית בכנסת. לא כזה נורא. גם כך היא הייתה הרבה בכנסת, אבל עכשיו הרבה יותר. האוטו שלי כבר נוסע אוטומטית לכנסת. קודם כול, תודה רבה. כל הדוברים אמרו את הדברים בצורה מאוד ברורה לגבי החשיבות, לגבי העשייה. אני רוצה להגיד את זה מן הצד שלי. ראיתי את הפעילות, ראיתי את המקצועיות, ראיתי את המסירות. את אולי שינית גם קצת את חוקי הפיזיקה כי אני ידעתי שביממה יש 24 שעות אבל כנראה יש יותר. לפחות ההספקים שלנו והפעילות שהוועדה עשתה ושאת עשית, זה משהו שהוא לא יאומן. כולנו ראינו את זה, כל מערכת הבריאות. מאתנו זה הצריך הרבה מאוד עבודה. ההישג הגדול אולי הוא שהעלית את החשיבות ואת המודעות למערכת הבריאות בכלל, גם בפן המקצועי אבל גם בפן הפוליטי, גם בהיבטים הפוליטיים. זה לא דבר מובן מאליו. זו המסורת והמורשת שתישאר מן הפעילות שלך. אני רואה את זה גם אצלנו. הצד ההפוך של המטבע, גם אצלנו במערכת הבריאות וגם במשרד הבריאות, בזכות הפעילות של הוועדה הבינו את החשיבות וראו את החשיבות של פעילות הכנסת ושל הוועדה הזאת. בכל הדיונים, בכל ישיבות ההנהלה ובכל פעילות אחרת, הפעילות של הוועדה והפעילות של הכנסת תפסה מקום מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה להודות לוועדה. אני רוצה להודות לך,

באופן אישי, לצוות המדהים שלך, הזכרת את כולם אז לא אחזור על זה, לכל השותפים, גם לצוות הוועדה, גם לייעוץ המשפטי וגם לצוות הממ"מ ולשלי לוי שעשתה עבודה. אחד הדברים המיוחדים שעשית היה מעבר לדיונים. כולם ראו את הדיונים אבל נעשתה פעילות מעבר לדיונים בכל הפורומים שאת הקמת בכל נושא, הפעילות שלא קיבלה את אור הזרקורים אבל הייתה סופר חשובה ומראה את החשיבות ואת הרצינות של העבודה שלך והמקצועיות שלך. אני מקווה שהמורשת הזאת תישאר גם בהמשך. כפי שאמרת, הפעילות התחילה, לא מספיק נעשתה, כלומר התקופה הייתה קצרה מאוד, אבל אני חושבת שהשורשים שאת טבעת פה בוועדה ובפעילות שנעשתה פה יישאו את הפירות גם בהמשך.

תודה רבה רבה רבה. היו גם הרבה אי-בהירויות לגבי מה יידון בוועדת הבריאות ומה יידון בוועדת העבודה והרווחה. אני חייבת לומר שאנחנו ויתרנו הרבה, נתנו לוועדות אחרות הרבה דברים כי אמרנו: פעם ראשונה שמרימים ועדה, נפרגן להם, לא ניקח מהם הרבה. אני חושבת שבפעם הבאה זה לא יהיה כך, אבל קטונתי מלהגיד ומי שימלא פה את התפקיד יצטרך לריב ולהתווכח על זה. הקמנו הרבה פורומים אחרי כל דיון כזה או לצורך כל דיון כזה. להרבה דיונים כאן יש דריל-דאון למטה לנושאים מקצועיים,

והיה צריך להכיר את זה לפני כן. אלה תחומים שלא תמיד מקבלים את אור הזרקורים. הקמנו הרבה פורומים. אחד הפורומים הגדולים הוא קואליציית הארגונים לבריאות האישה. בסוף עשינו גם דיונים פומביים שלה, אבל עשינו הרבה מאחורי הקלעים: דיונים, סיורים. את כל עולם הבריאות סובב עולם חסד גדול מאוד של עמותות וארגונים, למשל איחוד הצלה שאנשיו יושבים פה הוא אחד מהם. לעולם הבריאות יש עולם חסד שלם של עשרות ארגוני מגזר שלישי חברתי והתחלנו לאחד את כולם. את כל ארגוני בריאות האישה איחדנו לקואליציית ארגונים אחת גדולה. לא הכול עובד רק בחקיקה. בהמון דברים עשינו שינויי מדיניות שהם באמת הלכה למעשה גם ללא חקיקה, הרבה צווים שעברו כאן, ובאמת הרבה עבודה משותפת מול המשרד. נעבור בקצרה על המצגת ונציג כמה מספרים. לא נצליח להרחיב כל כך כי אנחנו חייבים לסיים ולעבור לדיון אחר. אנחנו תקצבנו המון כסף, שתוקצב ונידון בוועדה, נערכו המון דיונים. אני מזכירה לכם שהייתה לנו פחות משנה. אישרנו הרבה צווים ותקנות והצעות חוק שנמצאות על שולחן הוועדה. שישה חברי ועדה היו כאן שעות רבות ועשו עבודה מדהימה. פיצלנו והקמנו לראשונה במדינת ישראל ועדת בריאות, שזה אחד הדברים היותר חכמים, שיישארו גם הלאה לדורות. אחד החוקים הראשונים שעלו כאן הוא חוק הקאפ, ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, שהוא חוק על כמעט 20 מיליארד שקלים, כאשר בתוכו היינו צריכים להסתכל על טובתם של קופות החולים ושל בתי החולים, כל אחד עם אינטרסים שונים בתוך המערכת, אבל זו הייתה הזדמנות אמיתית. אני לא חושבת שכל מנכ"לי קופות החולים ובתי החולים, גם לא אנשי הכספים שלהם, ונפגשתי כמעט עם כולם, מבינים את ההתחשבנות הזאת עד הסוף. אחד הכלים החשבונאים היותר מסובכים ומורכבים בכלל שיש בכנסת הזאת, להבין מה בא על חשבון מה ואיך אפשר למתוח את השמיכה. אני חייבת לומר שהשקענו המון המון תקציבים, שהגיעו מתוך הוועדה, שהצלחנו להשיג על הדרך. בתוך מודל התקצוב הזה הוספנו עוד 500 מיליון שקלים. הוספנו הרבה כסף עבור בתי החולים הציבוריים כדי להגיע למשא ומתן בין המשרדים. אני מזכירה לכם שאת סעיף 9, לגבי בתי החולים הציבוריים, לקח לנו המון זמן לאשר, עד לפני כמה חודשים, ושם במשא ומתן ארוך הוספנו עוד 50 מיליון שקלים למערכת. אישרנו 28 מכשירים רפואיים, קודם כול העלינו מחמישה לתשעה MRI. גם במקומות אחרים, נלחמנו על בית חולים לגליל בנהריה, נלחמנו על אריאל, נלחמנו על אילת, נלחמנו על נתיבות, נלחמנו על עוד הרבה מקומות נוספים, שלא היינו אמורים לעגן אותם אך הצלחנו לעגן אותם. 60 מיליון שקלים הבאנו לתקנים לרופאים מתמחים בקהילה. זה כסף שהוועדה השיגה והביאה אותו כתוספתי. עוד 20 מיליון שקלים לתקצוב במחלקות הפנימיות זה היה הבונוס שקיבלו המחלקות הפנימיות על הקאפ. 30 מיליון שקלים הבאנו למערך לביטחון תזונתי. אני יכולה לומר שעם שר הרווחה מאיר כהן, ביחד פתחנו את המועצה לביטחון התזונתי מחדש, הבאנו לה תקציב אמיתי שהיא תוכל להתנהל איתו. הייתי יושבת-ראש השדולה לביטחון תזונתי. ערכנו כאן לא פעם דיונים על הלחם המלא, שזה ה-Game changer, שאני לא ויתרתי עליו ואני בטוחה שאנחנו נצליח להעביר אותו. דיברנו על כך שכל המחירים הולכים להתייקר.

הכול מתייקר, כל המוצרים בפיקוח מתייקרים, מוצרי החלב. צריך לעשות Game changer גם שם. הגבינות הצהובות והשמנת צריכות לצאת ממחירים בפיקוח וצריך להכניס שם דברים בריאים. אנחנו משלמים על סוכרת ועל משקל גוף תקין המון כסף בתוך המערכת וקטיעות גפיים. דיברנו גם על זה, ערכנו דיונים ולראשונה הבאנו את העלויות התקציביות האדירות שזה עולה למערכת הבריאות. הוספנו גם מכשירי MRI לקהילה, כפי שציינה כאן שיר כהן. ראינו את הקהילה כערך. 240 מיליון שקלים תוספת לחוק הקאפ, כי הוספנו גם 100 מיליון שקל, ותכפילו את זה בארבע חמש שנים קדימה, אנחנו מגיעים לסכומים מטורפים, זה 100 מיליון שקל שתקצבנו. התקצוב הזה הוא כפול מספר השנים אז באמת הבאנו המון כסף. דיברנו על מרכזי רפואה בקהילה, על צמצום פערים אדיר בין המרכז לפריפריה.

אין ספק שנושא בריאות הנפש ומניעת אובדנות אני גם יושבת-ראש השדולה ביחד עם החברות שלי ויחד עם קטי שטרית בשדולה למניעת אובדנות שמנו את זה על סדר יומה של הוועדה. לא היה שבוע שלא דנו בזה. רק בשבוע האחרון הבאנו עוד 10 מתמחים לבריאות הנפש. העלינו את הקאפ הפסיכיאטרי, העלינו את המשקולות של בריאות הנפש בתמחור. עשינו שינוי אמיתי, שמוריד סטיגמה ונותן תקווה. קידמנו בריאות נשים. הקמנו את קואליציית בריאות הנשים. לראשונה דיברנו על מערך רפואת החירום והרפואה הדחופה בישראל. מד"א ואיחוד הצלה קיבלו כאן מקום של כבוד לראשונה. הבאנו הסדרת מקצועות גם פרמדיקים, גם התחלנו לנוע אחורה לכיוון החובשים. לא סתם חוק איחוד מוקדי חירום עשה רעש, לא רק כאן בוועדה אלא במדינת ישראל כולה, כי דיברנו על 8 מיליון השיחות שנכנסות בשנה לרפואה דחופה. אם הצלחנו להציל ולו אחוז אחד מה-8 מיליון, תעשו חשבון כמה אנשים הצלנו בשנה, שהגיעו למענה רפואי מוקדם יותר. רק בשבוע האחרון חברת הכנסת חוה אתי עטיה העלתה כאן את תעריפי האמבולנס וביחד הצמדנו את החקיקות של כולנו, כולנו הגשנו הצעות חוק בעניין הזה, לגבי חולה סיעודי וחולה שנפטר והצלחנו להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. התעסקנו בפגיעות מיניות במערכת הבריאות. ה-Med too שעלה כאן על שולחן הוועדה הבאנו רופאות ורופאים שנפגעו, היה כאן המנכ"ל. עשינו שינויי חקיקה כתוצאה מזה, וגם שינויים בתוך מערכת הבריאות. משרד הבריאות לקח את זה לתשומת לבו וערך שינויים. זה עשה כאן רעש גדול ואנחנו שמחים על כך. הסדרת מקצועות הבריאות גם פרמדיקים, גם עוזרי רופא, שזה חקיקה ראשונית שאני הגשתי, והמשרד גם כיבד אותה, גם הצטרף אליה, גם הביא חקיקה ממשלתית. נסעתי עם ספי מנדלוביץ' לראות את עוזרי הרופא בארצות הברית, לראות איך מסדירים את המקצוע הזה, טיפול באמנויות, רנטגנאים, דימות. החלטנו שמסדירים את עולם הבריאות, שזה מדהים. קיצור זמני ההמתנה גם לבדיקות וניתוחים. דפיברילטורים עשינו יום שלם בכנסת של דיונים

אגב ימים שלמים של דיונים עשינו גם על סרטן השד, גם על סרטן העור. עשינו ימים שלמים של דיונים שמדברים על בריאות בכנסת. מודל תקצוב חדש לבתי חולים לראשונה צינור שעובר ישירות ולא מבחני תמיכה נוראיים. מניעת אלימות במרכזים רפואיים בסוף הבאנו לכך שבאמת הממשלה מקדמת את הנושאים הללו, הורידה חקיקה, של חברי כנסת מתוך הוועדה, למשל של טטיאנה מזרסקי. דיברנו על היערכות מערכת הבריאות להגנה מפני התקפות סייבר. יש לי שיח גם עם משרד ראש הממשלה וגם עם מערך הסייבר, דיברנו על כך שמערכת הבריאות צריכה להיכנס תחת מעטפת הסייבר הארצית של מדינת ישראל ולהיות מוגנת תחתיה. זה בתהליך ואני מאמינה שזה גם ייצא לפועל הלכה למעשה. עשינו גם מעקב ובקרה על החלטות ועדת סל התרופות ועל המתווה של זה על ידי קופות החולים, לאן הולך הכסף, שזה סופר חשוב. חוק ההתחשבנות שהיה כאן, חוק איסור פרסום מידע על נפגעים, שעבר, התליית רישיון של רופא שהורשע בעבירות מין, איחוד מוקדי חירום רפואי, שעבר בקריאה הראשונה בוועדה, הסדרת הפרמדיקים שעבר בקריאה הראשונה; הסדרת עוזרי רופא, שעבר כהצעה ממשלתית; החזר דמי אמבולנס, העברת שירותי הגמילה לקופות החולים, הסדרת מקצוע הרנטגנאים, הסדרת מנתחי התנהגות. גם לגבי הסדר מנתחי התנהגות אנחנו בתהליך. הצלחנו להעביר, גם אני וגם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, החלטת ממשלה על מקצועות הבריאות, שזה קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה. הוספנו בהחלטת ממשלה עוד 80 מיליון שקלים ויצרנו תוכנית, שהיא פלסטר זמני, של 80 מיליון שקלים, ותוכנית ארוכת-טווח, תוכנית חמש-שנתית. גם למקצועות הללו נתנו מקום של כבוד ודיברנו על זה המון, גם עם איגוד הפסיכולוגים, גם עם הפסיכולוגיה הציבורית. גם התחלנו לעשות עבודה עם הפסיכולוגיה הציבורית ביחד עם משרד ראש הממשלה, שכבר נעשית ותמשיך. העלינו את נושא בריאות הנפש, כפי שהדגשתי. תקצבנו מרכזי תמיכה נפשית וחוסן בערים מעורבות. באופן אישי גם מהתקציב הקואליציוני שלי תקצבתי את כל מרכזי החוסן שנמצאים ביהודה ושומרון, את ההיבט הקהילתי שלהם. הוספנו מיטות אשפוז למחלקות הפסיכיאטריות. הוספנו הרבה כסף בהפרעות אכילה. הקמנו את השדולה להפרעות אכילה ביחד עם חברת הכנסת לימור תלם מגן והעברנו המון כסף קואליציוני, שהפך להיות תקציב לבסיס לטיפול בהפרעות אכילה, למרכז הרפואי שמיר, למיטות בלניאדו, במעייני הישועה, בעוד הרבה בתי חולים, והרשימה עוד ארוכה, לא נוכל לפרט אותה כאן. נתנו כאן 3 מיליון שקלים למוקד החירום והסיוע של ער"ן. תקצבנו את מערך הפסיכיאטריה הציבורית. טיפול בהתמכרויות במערכת החינוך זה דבר שגם תקצבתי אותו באופן אישי מתוך התקציב הקואליציוני שלי. הוספנו 10 תקנים למתמחים בתחום הפסיכיאטריה בילדים. המון כסף הוקצב לנושא הפרעות אכילה, כפי שציינו. אנחנו ממש עוברים על היילייטים. נערך סיור של ועדת הבריאות כמעט בכל יום חמישי. לפעמים יצאנו גם ביום ראשון וגם ביום חמישי. ערכנו המון סיורים בשטח, בפריפריה ובמרכז. הסיור האחרון היה אמור להתקיים ביום חמישי האחרון באילת. למדנו על הקשיים וגם העברנו את זה כדי לתקן את המערכת בפועל. כוח אדם במערכת הבריאות הבנו שזה אחד הכשלים הגדולים שמערכת הבריאות הולכת להיכנס אליו, זה אחד הנושאים הגדולים שהיו כאן בתוך המערכת. דיברנו על נושא

שהתחיל מתוך פופוליזם גדול מאוד ועדיין לא נפתר ונמצא עדיין בסדר היום. צריך לומר שאני ליוויתי אותם עוד לפני שהייתי חברת כנסת, וגם פה בהיותי חברת כנסת, את המתמחים. גם בשיקולי האינטרסים השונים של הר"י,

ניסינו תמיד לשמוע את כולם ולהביא את העמדות שלהם לידי ביטוי בוועדה. מתווה קיצור תורנויות המתמחים, אני מקווה שהממשלה תזכה לפתור אותו עד שתקום הממשלה הבאה. צריך לומר שגם נסענו לכנסי המדקס. גם עודדנו עלייה של רופאים. עשינו שיתוף פעולה עם נפש בנפש. פתחנו עוד תקנים של 70 סטודנטים לרפואה השנה ויהיו עוד 120 תקנים בשנה הבאה. חזרת ישראלים הלומדים רפואה בחוץ לארץ, ביחד עם ד"ר משה כהן, ועוד הרבה יוזמות טובות. דיברנו על מקצועות הבריאות, ודיברנו על בטיחות ואיכות טיפול הרפואה, שתקצבנו גם בזה את משרד הבריאות מתוך הכספים הקואליציוניים. לגבי הקורונה שליוותה אותנו המון בוועדה, ועוד מעט נתכנס אל תוך סיכום שלה, גם פיקחנו על מעקב אחר החלטות ממשלה, אישור צווי בידוד והוראות שונות. לא עשינו חיים קלים לממשלה. ערכנו גם מעקב אחר חיסוני ילדים, גם חיסוני פוליו, גם אבעבועות הקוף. כל הנושא של התמודדות ילדים ונוער במערכת החינוך לאור הקורונה. התוכנית הממשלתית שהייתה אמורה להתקדם של הפסיכיאטריה, ולא התקדמה. דיברנו על תסמיני הפוסט-קורונה ועל המגפה שאחרי המגפה בבריאות הנפש כתוצאה ממנה. וכל זה בפחות משנה? פשוט לא להאמין. ממש פחות זמן, כי פתחנו את הוועדה הרבה יותר מאוחר. יש לנו עוד הרבה הישגים. אנחנו נוציא פירוט מסודר, ענת כהן שמואל והצוות ירכזו את כל עבודת הוועדה ואנחנו נשגר אליכם את הפירוט. נפגשנו גם עם פרלמנטים מקבילים אלינו ולמדנו מהם. גם נסענו לחו"ל. גם בדקנו איך אנחנו יכולים להשיק שדולות מקבילות ביחד עם חברי כנסת רבים ולהעלות נושאים, ועשינו את זה. אני חושבת שזה היה אחד הדברים המשמעותיים. אני רוצה להודות לכולכם שליוויתם אותנו, שהייתם אתנו כאן גם בדיוני הוועדה. לא כל מי שרצה לדבר עכשיו בסיכום יכולנו לאפשר לו לדבר כי ממש צמצמנו, העלינו רק כמה אנשים מתוך המערכת. אנחנו נשלח סיכום גדול של הוועדה, על כל הישגיה. אמירה אחת הבאנו לכנסת: יש בריאות. אנחנו באמת מאחלים בריאות לכולם. שוב אני אומרת, גם הטלפונים שלי וגם הטלפונים של הצוות שלי פנויים. פרסמנו אותם לא פעם. פנו אלינו המון. יש לנו פניות ציבור. אנחנו מבקרים בתוך בתי החולים גם את אלה שאנחנו עוזרים להם פעמים רבות ואת אלה שפונים אלינו ומשתדלים לסייע להם, עם הרבה ארגוני חסד גדולים: עזרה למרפא,

אם אתחיל לציין את כל מי שעזר לנו פה אנחנו לא נסיים, אבל אני מבטיחה שאנחנו נקדיש לזה את הזמן וניתן את הכבוד. אנחנו מסכמים את הפרק הזה, לא לפני שאגיד תודה גם לצוות האישי שלי, שעונה על כל הטרלול שאני מבקשת ממנו וזמין 24/6, אבל ישר במוצאי שבת הם פותחים את הטלפונים ומקבלים את המשימות הבאות לכל השבוע. אבל בעיקר על כך שהם זמינים לציבור ולאנשים ועוזרים הרבה. יש לכם חלק ענק בסיוע לכל האנשים, שעזרתם להם בהרבה חמלה, בהרבה חסד. אני זוכרת שהצוות שלי לראשונה אמר: מה בריאות? מה נעשה עם זה? לאן נביא את זה? אני חושבת שהיום הם מאוהבים בעולם הזה והם לא היו עוזבים אותו לרגע. תודה רבה לאביבית דדון, שמלווה אותי כבר זמן רב גם כיועצת אישית וגם כחברה טובה, אפשר לומר כבר אחות כי אני רואה אותה יותר מאשר

אנחנו מבלות יותר שעות ביחד. גם ליעקב שטרן, שבצניעות גדולה מלווה את כל עבודת הוועדה ועושה כאן עבודה נפלאה, ותמיד מקפיד לשמור עליי. הוא אומר לי: סילמן, לא ללכת רחוק מדי, שלושת-רבעי הדרך זה גם טוב, לא להגזים, שהמרוקאית לא ייצא לך עד הסוף בכל פעם. יעקב, תודה רבה, אני מודה לך על זה. הוא באמת שומר עליי מאוד בהרבה היבטים חשובים. לשמעון בן ישי, שנמצא אתנו, שבזמן קצר למד להעריך את העבודה של הצוות היקר שלצדו. ולחנן סטרשנוב, שלא ויתר אף פעם. גם אם הוא ניסה איזה חודש לחזור צפונה, הוא חזר אלינו מהר מאוד. אז תודה רב, חנן, על העבודה ללא לאות. אתם באמת הצוות הפרלמנטרי הכי טוב שיש בכנסת. אין מה לעשות, צריך לומר את האמת. אשריכם. בזה אנחנו נועלים את הדיון. תודה רבה לכולם כולם. הישיבה ננעלה

13:37.